שלום. בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת הוועדה.

הצעת חוק סמכויות מיוחדות התמודדות עם

3) (אזור תיירות מיוחד העיר אילת או אזור עין בוקק-חמי זוהר), התשפ"א 2020, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. מצורפת לזה הצעת חוק פרטית, הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, של חבר הכנסת איתן גינזבורג, חבר הכנסת מיקי זוהר, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', חבר הכנסת ארבל, חבר הכנסת כהנא, חבר הכנסת אלי אבידר, חבר הכנסת מאיר כהן וחבר הכנסת ניצן הורוביץ. בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, שלום לראשי הרשויות שנמצאים איתנו כאן. אני מבקש מהממשלה להציג. מי מהממשלה מציג את החוק? אני מבקש שכרגע יוצג העניין - - - - - - שלום, מיקי. אין הצעות לסדר-היום כי חשוב להתחיל לדון העניין הזה.

אני מבקש שתי דקות, אני הולך לכספים. אני רוצה להעיר לך משהו, עם עי"ן הפעם. מיקי, אני מכבד אותך, ואתה יודע עד כמה. כרגע אני חושב שנעשה נזק להצעה ולחוק עצמו. שבועיים לא התכנסנו, עכשיו נזק, בשתי הדקות האלה? ברגע שאתה תדבר, ירצו גם אחרים לדבר, וזה יהיה בסדר, ואני לא אעשה אפליות, לכן אני מציע שניכנס ישר לעניין. אני מציע שהממשלה תציג לנו את

אני לא מבקש פה כרגע מילים גדולות. אני רוצה לדעת את המתווה המעשי איך זה הולך לעבוד? מה לוח-הזמנים שזה הולך לעבוד? הייתי מבקש

אבל אני מבקש שוב, להציג את התוכנית האופרטיבית איך זה הולך לקרות, מתי זה הולך לקרות, כי אנחנו דנים בעניין ורוצים שזה יקרה. מי שקצת קורא את הצעת החוק עצמה, מבין שיש שם כל מיני דברים שייקח עוד זמן עד שהם יקרו,

אתה מציג יואב, ואחר כך ניתן לשרה להוסיף את שלה, ואחר כך נצלול לדברים

מדינת ישראל תהיה חייבת לנהל מדיניות דיפרנציאלית. זו המהות של החוק הזה. אנחנו מכירים את כל נושא הרמזור. במקום הזה יש כלי נוסף שיאפשר לממשלה, ויש פה נוהל מסודר שמגדיר איך הממשלה תפעל בשביל להגדיר את האיים הירוקים האלה. אני חייב להודות לשרת התיירות החדשה, שדוחפת את זה. זה אומנם חוק של משרד המשפטים - - - זה תיירות ובריאות. בממשלה זה עלה כבריאות ותיירות. יש פה שיתוף פעולה, אני חייב לומר. אנחנו עובדים ביחד על העניין הזה, ובאמת משרד התיירות דוחף את זה בכל הכוח. מבחינת הבריאות, הדבר המרכזי שחשוב לי לומר זה שאנחנו הולכים פה למהלך שהוא לקיחת סיכון מסוים. אני חושב שצריך להבין את זה. אני יודע שיש פה הרבה מאוד גורמים אחרים בעולם התיירות בבתי המלון בכל מדינת ישראל שהיו רוצים להיות מוגדרים איים ירוקים. יש פה סיכון בדרך הנכונה להגדיר ספציפית. אולי אפילו אירוע שאנחנו רואים שמתנהל כשורה, יש פה הרבה מאוד שאלות. זה לא משהו שכבר קרה. אני יכול לומר לכם שאם אנחנו מסתכלים אפילו על ניסיון העבר יש חשש מאוד גדול במשרד הבריאות שתהיה הרגשה של ביטחון משכר, משקר, של התנהלות שגויה באותם מקומות שיביאו להדבקות גדולות ויגרמו בסופו של דבר יותר נזק מתועלת. יש פה סיכון שאנחנו לוקחים. אנחנו מנסים להקטין את הסיכון הזה ככל האפשר עם נושא הבדיקות, אבל עדיין חשוב מאוד שההתנהלות בפנים תהיה התנהלות מושכלת תחת התו הסגול, ללא התקהלויות מעבר למותר, ללא מגעים, ובאמת להקפיד. בסוף אנחנו רוצים לתת לכלכלה ולמקומות האלה שכל כך זקוקים לתיירות, שהם ירוקים בעצמם, לקבל את האפשרות לתיירות הפנים הזאת.

אתה זוכר שישבנו לפני החקיקה הממשלתית הזאת וראינו שכל סיעות הבית, יש פה גם את איתן מכחול לבן, שהוביל חקיקה פרטית בעניין הזה - - - יואב, בוא ניכנס לעצם העניין. אני לא מאריך. עוד פעם, מבחינת משרד הבריאות, אנחנו צריכים את הכלי הזה. שאלת היושב-ראש, מתי נשתמש, איך ולמה. זה מאוד תלוי. תסביר לנו את העיקרון. הכנו שקף, אנחנו נציג את זה. אני אתן גם לשרה. חשוב לי רק להבהיר - - - הוא משרד הבריאות. אני אתן לך לדבר, ודאי. את המתווה עצמו. ודאי, גברתי השרה, אבל חשוב לנו מבחינת משרד הבריאות את האלמנטים איך זה הולך לעבוד, מה הכלים לעניין הזה וחשוב גם לוח-הזמנים.

היושב-ראש, קודם כול, אין לנו היום את הכלי המשפטי שמחייב אנשים להיבדק לפני כניסה לאזור. זו המהות העיקרית. אם אתה שואל מה החוק הזה נותן, הוא נותן לנו את האפשרות לחייב אנשים בבדיקה לפני כניסה לאזור מסוים, ולכן זה היה מחויב חקיקה. עכשיו, ברגע שיהיה לנו את הכלי הזה, ויש פה עוד הרבה דברים מעבר, שאתם תדונו בהם מן הסתם באריכות, אנחנו נוכל להפעיל את הכלי הזה בממשלה. שאלת מתי, אז אני יכול לומר לך שזה תלוי בתחלואה. אם לדוגמה המקומות האלה לא יהיו ירוקים, זה לא רלוונטי. אנחנו לא נכניס תיירות פנים למקומות לא ירוקים. גם יכול להיות שזה ישתנה עד שנגמור פה, אפילו בשבוע פתאום דברים משתנים. אני יכול להגיד לך שאני חוזר הבוקר מהארכת מצב ולצערי אנחנו רואים מספרים לא טובים. מגמת הירידה של כל עם ישראל, שנהננו ממנה, ופתחנו, נגמרה. אנחנו באירוע אחר עכשיו. השאלה שלי - - - אני לא יודע להגיד שלא תהיה התחלואה. זה ברור שאתה לא יכול להיות נביא. והנבואה זה לא הדבר הנכון - - - זה לא הקטע החזק שלי. בדיוק. אני כן שואל על דברים אחרים. האם כל הפסיליטיז בחוק הזה, שנמצאים פה, למשל נושא הבדיקות, נושא הבדיקות המהירות כל הדברים הללו, בהנחה שהכול ירוק והכול

מתי הדברים הללו נמצאים זמינים לתחילת עבודה? מבחינתנו כרגע, אם אתה שואל, המערכת עברה ולידציה ותיקוף. בינתיים אנחנו עובדים על עוד מערכות - - - כן, כי זה חלק אינטגרלי מהצעת החוק פה. אני לא נכנס לנושא מי ישלם, מי ישלם את עלות הבדיקה,

דיון נפרד בפני עצמו. מבחינת הפרקטיות של מכשירים ובדיקות, יש לנו זמינות לספק לצורך הזה. מה זאת אומרת שאתה לא נכנס? אפשר לקבל פרטים על זה? יש. משרד הביטחון רכש יחד עם משרד המדע ערכות לבדיקה מהירה. זה נושא שצריך לדבר עליו. לא אמרתי שמשרד הבריאות יממן. הוא שאל אם פרקטית יש. התשובה היא כן, יש מספיק מכשירי "סופיה" ו-100,000 בדיקות שמוקצות לעניין הזה כדי להתחיל. הממשלה תממן? הרגע אמרתי לך שאני לא נותן תשובה. רק שתהיה תשובה. כרגע בסטוקים במדינת ישראל יש כ-100,000 בדיקות? פה נאמר לפני שבוע-שבועיים על ידי גרוטו בזמנו שיש 40,000 בדיקות בארץ כרגע. זה היה נכון לאז. השאלה שוב, האם הדברים האלה הולכים להיות זמינים? אתה מבין, זה בדיקות שחוזרות על עצמן. משרד הבריאות יקצה את המכשירים ואת הבדיקות החדשות . כרגע אנחנו בהיקף של 100,000 בדיקות שיועדו לדבר הזה. כמובן אם ישתמשו בכל ה-100,000, נצטרך לקנות, להביא ולנהל את המלאי. יש פה עניין של עלות שאני לא נכנס אליו, שהעלתה חברת הכנסת אלהרר. אני לא נכנס לנושא מי יממן את זה, דברו על זה אחר כך. לגבי זמינות הבדיקות המהירות,

השאיפה,

היא בדיקות PCR לתיירים. היום אנחנו בכלל מציעים ורוצים שאנשים אפילו בחינם ילכו ויעשו. זו דוגמה למצב שאנחנו נמצאים בו היום. ה-PCR,

היא בדיקה יותר מדויקת, זה הגולד סטנדרט שלנו, זו הכוונה המרכזית. ברור לנו שנצטרך לתת מענה מקומי גם לבדיקות מהירות שם,

לעניין הזה יש זמינות. במיוחד לאנשים המקומיים, שצריכים לעבור את זה בכל יום. ראיתי בהצעת החוק שיש גם נושא שנקרא "תעודת מחלים". תעודת מחלים זה מה שמבוסס על שני דברים: האחד, אם היה לך בעבר PCR חיובי והוגדרת חולה, ויש כאלה שגם יעשו בדיקה סרולוגית,

והם לא ידעו שהם היו חולים, והתברר להם שהם היו חולים. זאת אומרת, שני הכלים האלה הם כלים לגיטימיים.

אני מפריד בין שני הדברים. לגבי תעודת החולה, שנובעת מזה שאתה מה-300,000 שידענו שהם חולים, שאומתו ב-PCR, מאוד פשוט לנו. זה תהליך שיוצא ועוד מעט הדבר הזה יוסדר, ואז קל לנו. לגבי הסרולוגיה יש כוונה, גם פה צריך לעשות תיקוף לערכות, שלא כל ערכה שמגיעה לשוק היום תעיד עליך שהיית חולה יש פה חשש לבעיות עם ערכות, אז מי שיעבור תיקוף סרולוגיה בערכה מוכרת, יקבל גם הוא את הדבר הזה. אנחנו בשלב של הכנת הנוהל. לגבי הנושא של מחלימים, וחברי הוועדה המתמידים פה יודעים - - - אני אבקש מאודי קלינר - - - אחר כך אני אבקש התייחסות לעניין הזה, כי אנחנו מחכים - - - לדעתי הוא איתנו על הזום. אודי כאן. זה אי ירוק, זה מקום בטוח פה. אם יש עוד שאלה ספציפית - - - אחר כך,

עד כמה מהירות הבדיקות? בתוך כמה זמן מקבלים תוצאה בסופיה? הבדיקה מתבצעת עם

מוציאים, שופכים - - - רבע שעה,

יש קסטה קטנה. ברגע ששמת את הנוזל בקסטה, זה מחכה רבע שעה בקסטה, אתה מכניס את הקסטה למכשיר ומקבל תוצאה מיידית. הם יהיו פטורים מחבישת מסכות?

לא.

בשום פנים ואופן לא. אתה מכיר בהם כחולים לשעבר, אתה אומר, ה-300,000? ה-300,000 הדבר היחיד שזה יאפשר להם זה הקלות בנושא בידוד, אם הם נחשפו וכו'. ברגע שתפטור מישהו ממסכה, אתה בבעיה. ודאי שזה לא תעודת ביטוח לגמרי. אי-אפשר לעשות מסיבה של חולי קורונה לשעבר. זה דבר אינדיבידואלי שיכול לעזור.

הוא יכול לעזור גם בדברים נוספים, בחזרה למקום עבודה שלא מקבל קהל. הבנתי ממך שזה הולך להיות מוסדר. אני רוצה לשמוע. יעקב, רבע שעה בדיקה זה לפחות 40 דקות במחסום. זה במצב שהכול זורם. אתה מדבר עכשיו על הבדיקות האלה. אני מדבר מה יהיה בפועל. אנחנו ניכנס לזה. חברים - - - במקרה הטוב 40 דקות, לפעמים זה שעה. אנחנו ניכנס לזה. זה לתושבים שהיום יכולים להיכנס באופן חופשי. ושצריכים יום-יום להשתמש בזה. לא יום-יום.

האישור הוא בין 48 שעות ל-72 שעות. לא יצטרכו כל יום. מה עם אלה מחבל אילות? רגע. לא יצטרכו כל יום, יצטרכו אישור תקף.

עוד מילה אחרונה שחשוב לי לציין, וזה נושא שהתחלתי. יהיה לחץ מאוד גדול מהרבה מאוד מקומות אחרים על כל חברי הוועדה פה, על היושב-ראש, היה עליי, היה על השרה, לצרף מקומות נוספים לאירוע הזה. אני מבין את הלחץ הזה מכל רשות שרוצה את זה, זה ברור. אני אומר בצורה הכי ברורה: אם הנושא הזה ייפרץ, זה לא יהיה. אנחנו לא מתכוונים לשחרר את כל עולם התיירות במדינת ישראל היום - - לא את כל עולם התיירות.

ולכן אני אומר עוד פעם: אנחנו חייבים להתחיל עם מקומות מוסדרים מאוד, ספציפיים. אם נראה שהדבר הזה מצליח ונשלט - - - תיכף נדבר על זה. כשנגיע לחקיקה, נדבר על זה. לפני שאני נותן לשרה, הייתה בקשה של יושב-ראש ועדה שהולך לנהל ועדה בעוד עשר דקות,

אני נותן לו את רשות הדיבור ולאחר מכן השרה. תודה, אדוני.

ראשית, אני חושב שהצעת החוק מבורכת, וצריך לברך על הרצון לשחרר איפה שאפשר לשחרר ולפתוח איפה שאפשר לפתוח. דא עקא, חסר בהצעת החוק עוד מקום תיירות אחד, העיר טבריה, שאפשר וניתן לייצר גם בה אזורים כאלה. לקחת את אזור התיירות הראשי ולפחות שם לאפשר את הבדיקות. היא חייבת להיכנס, ואני מזכיר, כמתן אפשרות לממשלה להכריז על האזור הזה. הרי בסוף אנחנו מדברים על סימן ב'1, סעיף 12א, הוא מאפשר לממשלה להכריז על אזורים מסוימים כאזורים שהם יהיו האזורים הפתוחים. ולכן אני אבקש להכניס הסתייגות, ככל שהדבר לא יתוקן עד אז, בסעיף 12א. אחרי המילים "רשאית הממשלה להכריז על העיר אילת או על אזור עין בוקק-חמי זוהר",

"או על אזור תיירות העיר טבריה". אגב, גם העיר מטולה עומדת בכל הקריטריונים. זה מקום סגור. מלכיאלי,

מטולה הרבה יותר מטבריה. הם רוצים להוכיח את מה שאמרתי. מה שאמרת זה דבר ידוע ולגיטימי. יכול מאוד להיות שאם מישהו אחר היה פה סגן השר ואתה היית חבר כנסת, אתה הראשון שהיית צועק "טבריה" - - ונצרת. - - ולא בגלל הרכב האוכלוסייה שקשור - - - כבוד היושב-ראש, מה עם נצרת? חבר'ה, זו ההסתייגות שלי. תוכנית כבקשתך תהיה יותר מאוחר... כרגע מדבר עודד פורר. אני מסיים ממש בעוד דקה. כולם ידברו. אתם יודעים. זה חדש פה אצלי? זאת ההסתייגות שלי. רק נימוק קצר: העיר טבריה היא עיר תיירות, היא עיר תיירות שכמעט כל פרנסתה מתבססת סביב הנושא הזה של תיירות. היא חוותה הרבה מאוד קשיים ומשברים לאורך השנים. אני חושב שדווקא פה זו הזדמנות להוציא אותה. גם מבחינת הנתונים זו - - - יש לה מאפיינים מאוד דומים אגב, חוץ מהכניסות. אגב בהשוואה למה שנתנה הממשלה לערים אחרות העיר טבריה ממש רחוקה ממה שהממשלה נתנה שם, אז לפחות האפשרות לעבוד,

על האפשרות להכריז עליה כאזור ירוק. זאת הסתייגות שלי, היא מוגשת כהסתייגות סיעתית. אנחנו נעביר לכם חתימת כל חברי הסיעה.

גברתי השרה, בבקשה, שיהיה בהצלחה בתפקיד, עוד לא הספקנו לברך על התפקיד הזה לפחות. תודה. בוקר טוב, אני שמחה להיות כאן. אני רוצה להציג לכם בסך הכול שני שקפים, שמראים טיפה את הרקע לחקיקה הזאת.

אני רוצה להגיד שהקרדיט לרעיון הזה ולחוק הזה הוא לא שלי, מקדם אותו תקופה ארוכה גם ראש העיר אילת, סגן שר הבריאות מקדם את זה הרבה מאוד זמן. לי, מה שנקרא, "הייתה הזכות" להגיע באיזה שלב, נתתי לזה את ה-200% שלי. נסביר לכם את השיקולים שעמדו בפני ההחלטה הזאת.

חיכיתי בסבלנות. היה נראה לי ששכחת. חבר הכנסת גינזבורג הזדרז והכין הצעת חוק פרטית בנושא הזה, ובמובן הזה תרם תרומה מאוד משמעותית להחלטה של הממשלה להתקדם עם הדבר הזה. נכנסתי לתפקיד לפני קצת יותר משבועיים, אבל כמו שאתם יודעים ענף התיירות או ענף המלונאות הוא אחד הענפים שניזוק הרבה, אם לא הכי הרבה,

רק אתמול הייתה לי פגישה אצל נגיד בנק ישראל, וכשהוא סיפר לי על כמות ההלוואות לפי חתכי פעילות כלכליים במשק, הוא הראה שבענף התיירות יש את לקיחת ההלוואות וקשיים אל מול הבנקים הענף הגדול ביותר שסובל מהקורונה. קרדיט מגיע גם לשר המשפטים שדחף את הדבר הזה במהירות, וכמובן כמובן לשר הבריאות, שאני ארחיב על הדיאלוג שהיה למשרד התיירות איתו. בסוף משרד התיירות כתב את החוק הזה ביחד עם משרד הבריאות, והגענו כאן להחלטה לא פשוטה.

היינו צריכים לקבל החלטה לא מושלמת, בעולם לא מושלם של הקורונה, והחלטנו לקבל את ההחלטה הזאת, ואני רוצה טיפה להכניס אתכם לעולמות ההחלטה שלנו. קודם כול, אני רוצה שתראו את השקף האחרון שהוצג בקבינט הקורונה האחרון מבחינת איך הממשלה רואה את שלבי היציאה מהגל השני או מהסגר השני של תקופת הקורונה. כמובן הדברים, כמו שאתם יודיעם, לפעמים משתנים, לפעמים דברים זזים. זה הסטייט אוף מיינד הנוכחי מבחינת הישענות על המידע. כשאתם מסתכלים פה על בתי מלון, אתם יכולים להבין שכאשר אני נכנסת לתפקיד, אני רואה את המצב מבחינת סיכוני ההדבקה שבו רואים את ענף המלונאות ואת ענף התיירות שאליו אני נכנסת. זה נמצא, מה שנקרא, "רחוק-רחוק בשלב הרביעי". וגם לשלב הרביעי, אני רוצה להזכיר לכם, מעבר לעובדה שבין שלב לשלב חייבים לעבור לפחות שבועיים, יש בעמודה הכי שמאלית הירוקה שאתם רואים גם נתונים רפואיים, שהם עוד חסם לעבור משלב לשלב, שזה גם מקדם ההדבקה וגם מספר הנדבקים. כלומר, כדי להגיע לשם, מבחינת פתיחה הארד קור של בתי מלון, אני כשרת התיירות נכנסת לתפקיד, כשאנחנו מבינים שאם אנחנו לא מקדמים איזה יוזמה יצירתית, הדבר הזה יהיה במקרה הטוב בעוד חודש, אפילו בלי להביא בחשבון את מה שסגן שר הבריאות סיפר היום כאן, ובצדק, היום קבינט הקורונה הולך לדון בעלייה בנתוני התחלואה. זה המצב שאליו אני נכנסת לתפקיד. עכשיו בואו נדבר קצת על החוק הזה. אל האזורים שעומדים

עומדים להסמיך את הממשלה להכריז על קיומם של איי תיירות ירוקים, יש לכם את אזור אילת ואת אזור ים המלח, כשהדבר העיקרי שמאפיין אותם, שהם אזורים תחומים גיאוגרפית ויש כבישי גישה מוגדרים: שלושה באזור העיר אילת, כולל שדה תעופה אחד ושני כבישים, וגם באזור ים המלח. כבישים מוגדרים לערים. לאזורי התיירות הללו שמוגדרים כאזורי תיירות באזור ים המלח,

כשאדם מגיע לעיר יש לו כמה אפשרויות להגיע לאזורים האלה. כן, הכניסה מבחינת היכולת לנטר את החולים. לא במקרה התחלתי עם השקפים האלה, כי אתם צריכים להבין שאני, כשרת התיירות, הגעתי והתחלתי לנהל את הדיאלוג הזה עם שר הבריאות, זה היה ועדיין נגד דעת גורמי המקצוע במשרד הבריאות. זו לא הצעת חוק שגורמי הבריאות אוהבים, זו לא הצעת חוק שמתכתבת עם הסדר הרגיל של הדברים, אבל הייתה כאן החלטה שקיבלנו ביחד עם משרד הבריאות שאומרת: אנחנו מבינים שיש כאן אירוע מיוחד, יש כאן גל שני, לא גל ראשון, של פגיעה כלכלית אנושה בענף המלונאות, ויש לנו כאן את החובה כממשלה או כקובעי מדיניות לחשוב בצורה שהיא קצת מעבר לקופסה, שהיא קצת יצירתית.

היא ממש לא מושלמת, כי כמו שכולם ידברו על זה, ואני אתייחס לזה, היא לא כוללת את כל אתרי התיירות במדינת ישראל. הרי כולכם יודעים, שעל הצעת החוק הזאת, דובר עליה לא מעט לפני שנכנסתי לתפקיד. דובר עליה שבועות ארוכים אם לא חודשים, ועובדה שזה לא הגיע לכדי הבשלה. הנקודה שבה זה הגיע לכדי הבשלה, אני אומרת לכם את זה בכנות, היא הנקודה שבה הגעתי להסכמה עם שר הבריאות ועם סגן שר הבריאות, בדיוק כמו שאמר יואב, שאנחנו לוקחים על עצמנו לעשות את זה בצורה מצומצמת. היו פה כמעט שבועיים של ויכוח מאוד קשה בין משרד התיירות למשרד הבריאות. אני מודה בכנות, אני רציתי לנסח את החוק הזה כחוק מסגרת, שלא נוקב בשמות של ערים, שמסמיך את הממשלה להכריז על איי תיירות בלי שמות, לפי קריטריונים, ושנתקדם משם, אבל אני אומרת לכם שני דברים: לו לא הייתי מתעקשת לעמוד על הדבר הזה, לא היו מציגים היום את החוק הזה שנותן מענה לכמעט 60% ממספרי הלינות של התיירות הישראלית במדינת ישראל; וצריך להגיד את האמת, בסוף האויב של הטוב הוא הטוב מאוד, ואם זה הדבר שיכולנו להשיג, שמגשר על קושי מאוד גדול של עולם הבריאות, כשאתם רואים את השלבים המקוריים בקבינט הקורונה מבחינתם, ובין הנכונות המאוד מבורכת ומוערכת מבחינתי של משרד הבריאות, שבא ואומר: אני לוקח פה על עצמי סוג של סיכון, ואני מוכן ללכת אתכם בעניין הזה, אני מכבדת את זה, ואני אכבד את הסיכום הזה, שאנחנו נצטמצם לאזורים האלה, ולאזורים האלה בלבד. השאלה אם בחנו גם - - אני רוצה - - - דקה,

שנייה. אני רוצה לומר - - - אני באמצע שאלה. יש לי פה פריבילגיה קטנה. אני אתן לך לסיים כמובן, קחי את הזמן שלך,

האם גם נבחנו מקומות אחרים או מקום אחר שהם בדמיון די מפליא

זה שבסוף הגיעו להחלטות שהגיעו, בסדר. ברור שהיה עדיף לתת קריטריונים והדבר הזה צריך להיות בצורה של קריטריונים, במיוחד בחקיקה ראשית. אבל השאלה, זה מה שאני שואל אותך, האם נבחנו עוד מקומות? האם הם עומדים באותם קריטריונים?

בהמשך לשאלה שלך - - - סליחה. סליחה.

זו הפריבילגיה שלי.

בהמשך לשאלה שלך, כדי שהשרה תענה, כבוד השרה. במקום לעשות חוק ספציפי - - זה מה שאמרתי עכשיו, דיברתי על קריטריונים. - - לקבוע קריטריונים, ואז הממשלה יכולה ליישם את זה.

אם זה חל על נצרת למשל זה חל. במקום לעשות משהו ספציפי ואחרי זה אם אנחנו רוצים להוסיף למשל עוד אזור, אני צריך לבוא עם עוד חקיקה, אפשר לקבוע קריטריונים, והממשלה תיישם את זה. בבקשה, גברתי. קודם כול, כן היו דיונים על העניין הזה. אני חייבת להגיד לך בכנות דווקא שברגע שהחוק הזה התחיל להתגלגל אפילו הבנתי עד כמה משרד הבריאות צדק במגבלות. שוב, אני שרת התיירות, אני חייבת לומר שמצד אחד חשוב לי ענף התיירות, מצד שני חשובה לי גם הבריאות של כולנו. אנחנו לא רוצים לעשות כאן משהו שיסיג את כל המדינה לסגר שלישי. תרשו לי ברשותכם, אני אשלים את ההצגה כדי שגם תבינו את המורכבות של מה שעומד כאן. יושב-ראש הוועדה התחיל אגב במורכבות של הכנת מערך הבדיקות, אבל כל הפרויקט הזה מורכב מהרבה מאוד מורכבויות, וברשותכם אני גם אציג לכם אותן. קודם כול, השאלה לגבי הערים הנוספות. כשהדבר הזה התחיל להתגלגל, סתם לצורך ההמחשה, טבריה בכלל לא הייתה ירוקה. אני יכולה להגיד לכם שמאז שהדבר הזה התחיל, פנו אליי מטבריה, פנו ממטולה. אתמול הייתי בדיון לא פשוט מול העיר ירושלים. לכל עיר יש את ההצדקות שלה, לכל עיר יש את הטיעונים שלה.

אני שרת התיירות, אני לא זו שאגיד שאני לא מבינה את רחשי ליבה של מערכת המלונאות, אבל הייתי צריכה לקבל החלטה קשה, וההחלטה התבססה על כמה דברים. קודם כול, כי ככה הממשלה תתמוך בזה. אפשר לעשות את זה, וזאת סיבה ענקית מבחינתי.

כי יש פה צעד מדוד, צעד שיאפשר לנו לבדוק אם הדבר הזה עובד. דבר שלישי, יש לנו כאן אמירה שנוגעת בכמעט 60% ממספר הלינות בענף התיירות של תיירות הפנים של מדינת ישראל, ובמובן הזה זו זריקת חמצן אדירה לענף התיירות במדינת ישראל, לבוא ולתת מענה כזה בשלב של שבועיים או שבועיים וחצי אחרי סגר ראשון, כשכל כך הרבה גורמים איבדו את מקור לחמם, ויש כאן רצון ללכת לקראת ולבחון מתווה. כל מי שנמצא בממשלה ומבין את הנוקשות של מערכת הבריאות, מבין שזה לא דבר של מה בכך וזה באמת סוג של חמצן. ועוד דבר, מהבחינה שלי, כשאני רואה את כל המפה אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בקבינט האחרון שחררו את הפעילות של הצימרים, של הלינה הכפרית במדינת ישראל מבחינתי יש כאן איזה פיזור. רוב הצימרים במדינת ישראל נמצאים מחיפה צפונה, בגליל וצפונה או באזור הנגב, ואז מבחינתי נתנו כממשלה גם סוג של מענה תיירותי, שהוא טיפה נותן חמצן לתיירות באזורי הפריפריה של ישראל וגם נותן לאילת ולים המלח. ונקודה אחרונה שבה אני מגבה את המתווה הזה, וזה קשור לעיר אילת. צריך להגיד את האמת. אילת נמצאת במשבר חברתי וכלכלי חריג שבחריגים, וכל יום שעובר פה זה בבחינת דיני נפשות. מדובר כאן על עיר שיש בה היום 55% אבטלה, היא שיאנית האבטלה בארץ. כאשר אנחנו מוסיפים לנתונים האלה את העצמאים, אנחנו מגיעים, לדברי העירייה, לכמעט 70% אבטלה. העירייה אומרת שכמעט כולם ישירים או עקיפים בענף התיירות. ובמובן הזה יש לנו כאן אירוע שהממשלה כממשלה לא יכולה להתעלם ממנו. גם כשבדקנו את היחס של מספר התושבים למספר התיירים, שזה דרך אגב עוד סוג של פרמטר שמראה עד כמה העיר באמת תלויה בתיירות, באזורים הללו אנחנו מדברים על 15,000 חדרי מלון, 54,000 איש. זה כמעט שני חדרי מלון לאדם, כשהממוצע הארצי הוא 0,0001%. הנתונים האלה באים להראות לכם שמדובר על אזורים מוטי תיירות מבחינת הפרנסה של אנשים, כשלקחנו את הקו המאוד עליון של הפגיעה. זו נקודה אחת שרציתי להגיד. איפה הדברים עומדים מבחינת המורכבות שלהם? קודם כול, יש מורכבות אל מול הבדיקות. אני מקיימת שיח שוטף גם עם ראש מועצת תמר שמנהל את התהליך הזה באזור ים המלח וגם עם ראש העיר אילת, שמנהל את הדבר הזה באזור העיר אילת, ואני מניחה שהוא גם ידבר. יש כל הזמן שיח ביני לבין משרד הבריאות, עם סגן שר הבריאות,

הם לקחו על עצמם את עולם הבדיקות. יש כאן הרבה מאוד אלמנטים של תיאום ממשלתי. למשל יש כאן תיאום מול רח"ל, מול פיקוד העורף. אני לא יודעת אם אתם יודעים, יש להם כאן אלמנטים של הכנסת חולים מסוג מסוים הוצאתם וכו'. יש כאן אלמנט של תיאום עם השר לביטחון הפנים, שבו מגיעים לכל מיני הסדרים עם המשטרה. כרגע על פניו ושוב, אל תתפסו אותי במילים, כי זהו חוק מסמיך אני באה בצורה פתוחה ומשתפת אתכם בזה שאנחנו כממשלה מנסים לעבוד במקביל, כי אנחנו מנסים שתהיה הסמכה לממשלה להכריז על האיים הירוקים, ואנחנו במקביל מנסים להיערך כמה שיותר מבחינת צורכי הציבור. מי המתכלל של כל הגורמים הללו ביחד? פה מישהו צריך להוביל.

זה המשרד שלך? אם לא יארגנו את זה בשטח, זה יישאר אות מתה. מבחינת הממשלה,

סגן שר הבריאות ושר הבריאות מתכללים את ההיערכות הממשלתית של להעלות את זה למעלה, אבל בסוף צריך להגיד את האמת: ראשי המועצות של האזורים הללו - - הרשויות המקומיות יקבלו את הסמכות? - - הם אלה שינהלו את זה ברמה המקומית. יש כאן סוג של הסדר שצריך לתת את הבמה לראשי המועצות עצמם. אני אגיד לך במה אני רק יכולה להגיד לך מה נעשה ברובד הממשלתי, ואיפה הם נמצאים, הם גם יופיעו היום, הם ידברו היום,

מבחינת השר לביטחון הפנים, ההסכמה כרגע שמי שינהל את אותם מחסומים, שינהל את הדברים האלה, יהיו סדרנים של המועצות המקומיות. זה לא עניין של משטרה, אבל המשטרה תבין שתפקידה אם יש בעיות, אם יש הפרות - - ללוות את זה. - - היא נמצאת שם. גם בנושא הבדיקות, צריך להבין שהאירוע ברובו, לפחות מבחינתי,

הדברים עוד יכולים להתפתח אחרת כי זה משהו שהוא בהתהוות. מבחינתנו אני חושבת שרוב הבדיקות צריכות להיעשות על ידי האנשים שמטיילים במקום מושבם לפני שהם יוצאים לדרך. אנחנו לא חושבים שאנשים צריכים לצאת למשל ברכב, שלוש שעות נסיעה לאילת, ואז שם לגלות שהם מאומתים, במין חניון חנה וסע. ובמובן הזה יצטרך להיות איזה איזון, מהיכולת לספק בדיקות של יוצאים ונכנסים יום ביומו, או אנשי צוות, או אנשי עבודה, לעומת התייר הישראלי הרגיל, שכן יצטרך הפעם, מה לעשות, להתארגן, לעשות את הבדיקות קודם ולהגיע איתן - - - כמו שהוא עושה כשהוא בא לנתב"ג למדינה ירוקה. נכון, בדיוק כמו נתב"ג, כמו שאומר סגן השר, חד-משמעית. זה היה דיון שעשינו עם עצמנו. לגבי הנתונים של ראשי המועצות, הם ידברו על זה בעצמם. אני עשיתי ישיבת היערכות מאוד ארוכה עם ראש מועצת תמר. התחלנו עם עיריית אילת, ואנחנו בקשר כל הזמן. יהיה להם אתגר כפול: פעם אחת, אני רואה את זה בכניסה עם הרבה מאוד נקודות בדיקה, כדי שאנשים יהיו להם שתי נקודות בדיקה,

פעם אחת בכניסה ופעם אחת בצ'ק אין במלון, שבהן הם מציגים את הבדיקות הללו. ממה שאני מבינה, וגם לשאלתך, למשל אני יודעת שראש מועצת אילת רוצה שיהיה קו כניסה אחר למי שעובד חיוני, שעושה את זה מדי יום ביומו, לעומת שאר הקהל, שגם זה יהיה במספרים מאוד מאוד גדולים. אם אני מסתכלת על כל הדברים שאמרתי, אני חושבת שאלו הדברים העיקריים. יש כאן איזה מעשה שחייבים להבין. יש כאן נטילת סיכון, שבו הממשלה באה ואומרת: אני עושה מעשה כדי לתת מענה לאירוע שהוא גם מבחינת בריאות הנפש, מבחינתי אנשים חייבים את הדבר הזה, וכמובן מבחינת ההקלה הכלכלית. מה עם האטרקציות באילת? לגבי האטרקציות, גם

הלכנו עם הדרישה החד-משמעית של משרד הבריאות. זה היה עוד דבר שהיה בוויכוח. המנגנון כאן הוא מנגנון שאומר: חוזרים לממשלה, הממשלה מכריזה על האיים האלה כאיים ירוקים. קודם כול כרגע, בחוק כתוב, בשלב האוטומטי של ההכרזה, לא פועלים כל הקניונים ולא כל המסעדות, אבל אפשר לחזור לממשלה תיאורטית בתוך יום, תיאורטית בתוך שבוע, תיאורטית עד שנגיע למועד של ההכרזה, יכול להיות שמה שחל בכל הארץ יחול גם בעיר אילת, אילת לא תהיה מקופחת, ואנחנו כבר יודעים שבעוד פחות משבוע המסחר הפתוח עומד להיפתח, אז במובן הזה חנויות בחוץ או דוכנים בחוץ כבר יהיו פתוחים, אבל שוב זה היה עוד איזון שמשרד הבריאות ביקש לקחת לעצמו. אני אומרת לכם את האמת: אני עשיתי את הסיכום הזה שאני אכבד, ואנחנו באים לפה בחזית אחידה, כי אחרת זה לא היה קורה. אני חושבת שזה די מאוזן. בסוף אם הדברים האלה יקרו בכל הארץ, הם יקרו גם שם, ואנחנו נלמד תוך כדי עבודה, ואנחנו הרי לא רוצים לעשות משהו שבסוף יסיג את כל המדינה אחורה. אלה האיזונים שניסינו לעשות. את אומרת שהעדיפות הזאת, שקיימת כאן, היא רק לנושא המלונאות. רק מלונות? למה שמישהו יבוא לשם? זה סוף העונה. אין מה לעשות. מי יבוא רק למלונות? דרך אגב, יש צפי של עשרות אלפי מבקרים. נחיה ונראה.

אני לא בטוחה שהם הבינו שזה רק לסוף העונה ובלי שום דבר לעשות. היושב-ראש, לגבי זה, אני רוצה להפריד רגע מהצורך המשפטי, כמו שאמרתי, של יצירת אי ירוק וחיוב אנשים בבדיקות בפתיחת המלונות. כל הנושאים האחרים: מסעדות, אטרקציות מסחר, ממה שהבנתי מהייעוץ המשפטי, ותקנו אותי אם אני טועה, יש לממשלה את הגמישות ומועד ההחלטה אם היא מוסיפה את זה או לא, לכן לא צריך להיכנס לזה כרגע. זה כלי שבהתאם לתחלואה ייקבע בסוף, כשילכו למהלך הזה, האם ניתן או לא ניתן לפתוח.

כמו שאמרה השרה, שהם בכלל יהיו פתוחים בכל הארץ. השאלה האם ההסמכה שהחוק נותן כאן כרגע הרי למה אתם מגיעים לוועדה? כי צריך את ההסמכה המיוחדת להבדיל את זה ממקומות אחרים.

מגיעים לוועדה כי יש כאן משהו חריג שעוצרים אדם ומבקשים ממנו תעודה ברחבי הארץ, "תראה לנו שאתה לא מאומת". זה דבר חריג. בגלל זה צריך את החוק. לממשלה יש סמכות היום להגיד אם היא רוצה להחריג אזור מסוים. כן, אבל זה הולך לפי פרמטרים. השאלה שוב, האם ההסמכה הזאת, אתה אומר שכן, נותנת לממשלה אפשרות גמישה להחליט שפותחים מקומות במקום מסוים ולא פותחים במקום אחר, גם אם זה לא בתוך הרמזור. "התוצאה האוטומטית של ההכרזה המובילה לפתיחת בתי המלון",

זה החלק האוטומטי. שאר הדברים, כפי שאמר סגן השר, הממשלה מוסמכת בתקנות להסדיר אותם. אם היו דווקא מעמיסים וקובעים שיש הרבה תוצאות אוטומטיות, אז באופן אמיתי צריך לחשוב על זה, גם הרף החריג היה פוחת - - אני מסכים.

הגמישות הייתה פוחתת, ולכן נראה לי שזה מהלך שלא בטוח שלשם הוועדה חותרת. ההבדל היחיד הוא באוטומטיות, לא בסמכות. יש סמכות להקל גם באטרקציות. את ההבהרה הזאת רצינו לדעת. אני רוצה שראשי הרשויות ידברו.

האם אפשר גם להציג את הצעת החוק שאני הגשתי? בבקשה.

בכל זאת, דנים בהצעת חוק משולבת. סיימת גברתי השרה?

זה על פי הסדר הנכון, חבל שלא הזכרת לי קודם, בבקשה, איתן.

אני אעשה את זה קצר כדי לא להרחיב ולאפשר לאחרים לדבר. הצעת החוק באה מתוך מחשבה מקורית לאפשר לאותם אזורים מבודדים גיאוגרפית כניסה כאילו נוסעים לחוץ-לארץ. החוק לא בא לתת מענה לכל אזורי התיירות בישראל, על אף שצריך לחשוב על מתווים שיאפשרו את פתיחתם בצורה כזאת או אחרת. זה היה הרציונל של הצעת החוק,

אילת וים המלח היו מוחרגים, כי הכניסה, כפי שציינו כאן קודם, ולא ארחיב מעבר לזה, מאוד קלה לניטור. בהצעת החוק שאני הגשתי, למרות כל מה שאמרתי עד עכשיו, אפשרנו לממשלה את שיקול הדעת. לא קבענו בהצעת החוק הפרטית שזה רק אילת וים המלח, אלא אמרנו שהממשלה תחליט בוועדת השרים איזה אזורי אזורים יהיו ירוקים, איי תיירות ירוקים, והיא גם תקבע את הקריטריונים. בהצעת החוק שלי גם אפשרנו שבאותם אזורים שנקבעו כירוקים לאפשר את האטרקציות ואת הבילוי, לאור העובדה שהאזור הוא ירוק, ואם האזור ירוק, ממילא אפשר לפתוח את הדברים האלה בצורה יותר רציונלית. אני חייב לומר שבשיח שלי עם הממשלה ההתניה של ועדת השרים לענייני חקיקה הייתה שאם רוצים לקדם את הצעת החוק הפרטית, היא צריכה להיות מותנית בכך ומוכפפת לכך שהיא תחת הצעת החוק הממשלתית. אני מבין את הרצון של הממשלה להתפשר מהטוב מאוד לטוב, כדי לפחות לאפשר את הפתיחה, על אף שלא כל תאוותנו בידינו. אני חושב אגב שהממשלה טועה פה בכך שהיא מזקקת בחקיקה שני יישובים ספציפיים או שני אזורים ספציפיים. נראה לי יותר נכון לאפשר לה שיקול דעת רחב יותר בקביעה בקבינט הקורונה, בוועדת שרים אחרת, איזה אזור ייפתח, אבל כמובן שלאור התעקשות הממשלה אני אומר שהאויב של הטוב הוא הטוב מאוד, ובמקרה כזה אני מעדיף להיות חכם ולא צודק וללכת עם הממשלה בהקשר הזה. אם הממשלה תסכים שעדיין הכוח יהיה בידה, ועדיין הם יחליטו מה ייפתח ומה לא, באיזה שלבים, כמו שאנחנו רואים שהם עושים עד עכשיו בעמידה על אף הלחצים, זה נראה לי יותר נכון גם מבחינה משפטית, גם מבחינה חוקתית וגם מבחינת העניין. בצורה כזאת לא יצטרכו לחזור בכל שנייה לכנסת ולחוקק חוק ספציפי לטבריה, לעפולה ולנצרת. אני רק רוצה להגיד, וצריך להגיד את זה: לא דין אילת וים המלח כדין שאר המקומות בארץ. מי שמגיע לאילת ולים המלח לא הולך ומסתובב במקומות אחרים. מי שמגיע לאזור של עין גב או טבריה, הוא נמצא באזור ירוק, אבל יוצא משם לאטרקציות ברמת הגולן ובמקומות אחרים, וכבר אין עליו שליטה, וגם אם הוא נפגש עם חולה קורונה באזור אחר שהוא מטייל בו וחוזר לעיר טבריה או לאזור הירוק, לא נאתר אותו בבדיקת קורונה בתקופה הזאת, ביום הזה, או בשעות שהוא יצא. לכן צריך להתייחס לאילת ולים המלח כמקרים ספציפיים, ולא דינם כירושלים או טבריה. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, בעניין של האטרקציות אני מבינה שרוצים להשאיר את זה לשיקול דעת של הממשלה. אני חייבת להודות ממה שראינו, שאני לא בטוחה עד כמה שיקול הדעת של הממשלה תואם את הצרכים של העסקים. המסעדות באמת גוועות למוות. אם כבר סגרנו את המקום, בודדנו אותו מבחינת תחלואה, אנחנו בודקים מי מגיע לשם, אם יש לו או אין לו קורונה, אנחנו מייצרים את הבידוד גם המשפטי וגם הבריאותי, אז מה הבעיה לפתוח את האטרקציות? מי יענה? אני מוכן לענות. חברים, דקה.

אני רוצה גם לכבד את ראשי הרשויות, אז נעשה דילוגים.

אתה תדבר עכשיו ואחר כך ראש עיריית אילת, עוד חבר כנסת וראש עיר נוסף, נשמע גם את ראש עיריית טבריה שנמצא איתנו, ראש המועצה האזורית ים המלח, ובזום נמצא גם ראש עיריית מטולה וראש מועצת חבל אילות.

בפועל, אבל את זה אני אשאיר לסעיפים עצמם. אני רוצה לעבור רגע לשיח של זכויות, שזה המוקד של הוועדה הזאת. בפועל, הצעת החוק עכשיו מגבילה את יכולת התנועה של תושבי העיר אילת, על מנת שנוכל לפתוח את המלונות. זה האיזון. האיזון הזה הוא איזון לא הגיוני בנקודת הזמן הזאת. ולכן אני אומר גם לשרה, אם הכול בפנים מבוקר ומנוטר, ונעשה את זה בצורה הכי טובה שרק אפשר באמצעים שיש, זה אומר שאילת ומלונות ים המלח זה האזור היחיד בארץ שיש פיקוח כמעט אחד לאחד על כל מה שקורה שם, זה אומר שבשיח הזכויות אנחנו ממשיכים לפגוע בצורה דרמטית בחופש העיסוק בזמן שאנחנו פוגעים בשתי זכויות אחרות. ולכן אני אומר שבשיח הזכויות הזה יש פה הפרת איזון טוטלית.

אם אני תושב העיר אילת, או תושב חבל אילות, אני צריך לעשות בדיקה, אני לא יכול להיכנס באופן שגרתי, מה שאני עושה עכשיו עכשיו אני עושה את זה על מנת לפתוח בתי מלון. אני לא מדבר על השוויון הפנימי, שמה שקורה הוא פגיעה עמוקה בערך השוויון שבין המסעדה שנמצאת במלון לבין המסעדה שנמצאת מטר ליד. אני מעדיף לשים את זה בשיח הזכויות כרגע ולא בשיח הפרקטי. בשיח הפרקטי נטפל אחר כך, אבל אם השיח הפרקטי הוא מקצועי וטוב, שיח הזכויות נפגע בהחלטה. ואני אומר במפגיע, זאת דעתי. של התושבים עצמם? אין הבדל בין המסעדה שנמצאת בתוך המלון למסעדה אחרת, לא מבחינת יכולת הדבקה ולא בשום דבר אחר. אבל השיח הוא בריאותי, ואותו שכחת. אני רק אשלים את המשפט. בשיח הזכויות הזה אנחנו פוגעים בזכויות של אנשים בעיר אילת. כן, אנחנו מאפשרים זכויות אחרות. אם היה מצב שאין ניטור של 100% או כמעט 100%, מה ההבדל בין בן אדם שנוסע לאילת היום שנפגע לעומת בן אדם שנוסע

היא לא נחשבת אדומה, הוא לא נכנס לבידוד, הוא לא עושה שום דבר, הוא מסתובב בכל מקום שהוא רוצה, וזה לא מנוטר כמו ההצעה פה,

עוד פעם, אני מברך על ההצעה.

זה בדיוק כמו שהוא נוסע לרודוס.

זה לא בדיוק כמו מי שנוסע לרודוס, כי מי שנוסע לרודוס הולך לכל מקום שהוא רוצה, לפי מה שקורה ברודוס או באי אחר ביוון, לכל מסעדה שהוא רוצה, לא רק במסעדה במלון. אם המסעדות ברודוס יהיו סגורות, הן יהיו סגורות. זו החלטה של רודוס. יואב, תן לי להשלים את המשפט. בשיח הזכויות, וזה המקום של הוועדה הזאת, הצעת החוק הזאת מפלה. עזבו בין מקומות אחרים, בתוך העיר אילת, בין בעל המסעדה באילת לבין המסעדה במלון. זה לא מאוזן, זה לא מידתי. כשעושים החרגה מן הסוג הזה, אם עושים אותה ואומרים שאפשר לעמוד בה, אילת צריכה להיפתח,

ראש עיריית אילת. אני רק אענה לו. לא, יואב.

אז תחזור ותענה. יש פה עוד חברי כנסת שיהיו להם שאלות. רציתי להתייחס עכשיו, אני אתייחס כשאני אחזור.

ראש עיריית אילת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה רגע להחזיר את כולנו ליסודות שעליהם מושתת החוק, שאנחנו הובלנו לחקיקתו, ביחד כמובן עם השרים הרלוונטיים. מדובר בתשתית שהיא תשתית חברתית, קהילתית, נפשית, בתוך העיר אילת. אני מצטער צער גדול מאוד שמנסים לייצר נקודת השוואה בין העיר אילת לערים אחרות, כי אין בסיס להשוואה. שבעה סימני קריאה. גברתי השרה, נכון להיום יש 80% אבטלה בעיר אילת. חשוב שנבין, זה לא קורה יום אחד, זה לא קורה יומיים, זה קורה כבר מאז חודש מרץ, עם שתי מובלעות, נגדיר אותן "איי תעסוקה שהיו בחודשי יולי-אוגוסט". אנחנו מדברים היום על אוכלוסייה שמונה 65,000 תושבים, 19,000 בתי אב, שב-80% מהבתים הללו יושבים אנשים מובטלים שלא קיבלו שכר, שאין להם אופק, שהשכר שלהם הוא מהנמוכים ביותר במדינת ישראל, ובתוך הבתים הללו, אדוני היושב-ראש, יותר מ-30%, שני בני הזוג אינם עובדים. אם תמצאו עיר כזאת במדינת ישראל, אני יורד מהדיון הזה והולך למחוז חפצי. אין עיר כזאת, אדוני. אתה יודע מה זה דמוגרפיה, אתה ניהלת עיר מאותגרת דמוגרפית ואתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. חשוב לי להבהיר את זה, ותפסיקו לדבר פה בעניינים טכניים, כי הנושא הוא לא טכני, זה נושא של אנשים, אנשים שרעבים ללחם. זה המצב היום באילת. תתחילו להוציא את הסעיפים הרלוונטיים כדי לייצר לאנשים האלה חיים. זה המצב היום. אני מתמודד עם חלוקת מזון, לא עם סעיפים בחוקה, ואני לא מצליח להבין מה שקורה פה. 80% מהתושבים, מהמפרנסים, אינם עובדים חודשים. זה לא אנשים שהם מהנדסי תוכנה, זה לא אנשים שיש להם כסף - - - בפק"מים, זה אנשים שמקבלים 6,000 ו-7,000 שקל משכורת לחודש. זה המצב של עיר שלמה בישראל. אם יש עוד עיר כזאת, תביאו אותה לשולחן, אני רוצה לדבר עליה. זה פשוט לא הגיוני. דרך אגב, יש היום בעיר אילת עשרה מאומתים בלבד. עיר עם 65,000 תושבים. למה זה קורה? כי יש כאן עיר רצינית, שיודעת להתנהל. עשרה מאומתים בלבד. מה ביקשתי? תפתחו את העיר ותכניסו אליה רק אנשים בריאים. זה כל מה שאנחנו מבקשים. תנו לאנשים האלה אופק. ואני מצטער,

ואני אומר לכולם: לא הגיוני כשאתה מכניס אנשים בריאים, שאתה אומר למסעדה של המלון "תפתחי" ולמסעדה ליד המלון "אל תפתחי". איזה היגיון יש בזה? מישהו שיסביר לי. האם כדי שאותו תושב, שכבר לא עובד חצי שנה, יסתכל בעיניים כלות, בוכיות וכועסות ויגיד: למה המלונאים פותחים ואצלי לא? תגידו, זה נשמע לכם הגיוני? אני לא מצליח להבין את זה. אנחנו עוסקים פה בדיני נפשות, זה לא דיונים טכניים. תתחילו להבין. אני מתעסק, אדוני היושב-ראש, בחלוקת מזון לתושבים שלי,

תתחילו לשים פה את הממד האנושי על סדר-היום. זה לא הגיוני. אנחנו בגידול של יותר מ-40% בתיקי רווחה ממה שאנחנו יודעים. ואני לא יודע מה יש לנו עוד מאחורי הדלתות שייפתחו, עוד איזה פוטנציאל של מטופלי רווחה. זו העיר שאנחנו רוצים? עיר של איציק שמולי או עיר שהכניסה מיליארדי שקלים לקופת מדינת ישראל? תתחילו לקבל אומץ ולקבל החלטות אמיצות. ההצעה שלנו בראש ובראשונה באה לדאוג לשלומם של תושבי העיר אילת, אל תיקחו פטרונות על זה. אף אחד מהאנשים שיושבים פה לא רוצה את בריאותם של התושבים יותר ממני, אז אל תיקחו פטרונות על זה. העובדה שנמצאים עשרה תושבים מאומתים זה כתוצאה מפעולות שעשינו, זה לא קרה סתם, אז תנו לי אחריות לנהל את העיר, אני מנהל אותה מצוין, ואל תהיו בעלי הבית שלנו, תאפשרו לנו לחיות. לכן מה אתה מבקש? ולכן אני אומר שצריך לאשר את החוק, לאפשר לאנשים שרוצים להיכנס על ידי בדיקות PCR להיכנס, כשהם מוכיחים את בדיקתם. בנינו עם בצלאל טרייבר, עם סגן ממלא מקום ראש העיר, תוכנית מצוינת. כל מי שנכנס לכביש 90, יהיו שם חמישה שרוולים, שרוול אחד לחד-יומיים אם אין בדיקות זמניות, אז נניח להם להיכנס. זה דרך אגב אמר פרופ' גרוטו, לא אני, בדיון שהיה אצלכם פה הכניסה השנייה תהיה למי שמגיע משדה התעופה רמון, ושלוש כניסות לכל מי שמוכיח את ה-PCR, יש כביש 12, שתי כניסות יהיו שם, הכול מסודר,

אל תסבכו את מה שלא מסובך, ותאפשרו לנו לחיות. העיר הזאת מתרסקת. מתרסקת.

מה שאתה קורא כרגע זה לא בדיוק הצעת החוק המונחת לפנינו. הוא רק מתווכח על האטרקציות. אני אגיד לכל מי ששומע פה, ביולי-אוגוסט אירחנו מעל 700,000 איש. בכל נקודת זמן אירחנו פי שישה-שבעה ממספר התושבים. היינו עיר ירוקה גם ביולי-אוגוסט, ידענו לטפל. נכון שהיו כל מיני אנשים שהתנהגו בצורה חסרת אחריות, אבל כשאתה בוחן את הסך-הכול ואת ההתנהלות של העיר אילת מאז הצונאמי שפקד אותנו, שאנחנו עדיין לא מתאוששים ממנו ועד היום, אתה מגלה פה עיר שידעה להתנהל בצורה ראויה ביותר. תנו לנו לנהל את העיר. תנו לי לתת לתושבים יכולת להתפרנס, זה מה שאנחנו מבקשים, ולא להגיד: אנחנו נשאיר פה מובלעת של בתי מלון. אתם יודעים מה זה יעשה בתוך העיר? גברתי השרה, יש נתק קשה בין התושב לבין המלונאי, אל תחדדו אותו יותר ממה שהוא מחודד.

צריך לחבר. מה שאני מציע, אדוני היושב-ראש, אני מציע שתאשרו את החוק, תאפשרו את פתיחת המסעדות גם פה ואטרקציות, ומי שייכנס לאילת, ייכנס רק כשהוא בריא,

זה מה שאנחנו מבקשים. תודה רבה, אדוני ראש העיר.

כולנו אני חושב שאין ויכוח עם מישהו מיושבי השולחן הזה ואתה יודע ומכיר, ומי כמוך יודע גם כמה נאבקנו כאן בחדרים אחרים על טובתה של העיר אילת והחשיבות שלה, גם בנושא שדה דב ואחרים. אנחנו מבכים אותו עד היום, שהוא עומד בשיממונו כבר שנתיים ולא נבנה שם צריף אחד אפילו,

אצלך במועצה, כשאתה מדבר - - - צריף אחד לא נבנה שם. כבוד ראש העיר, ידידי ועמיתי, כמובן שאנחנו רואים חשיבות גדולה במציאת הפתרונות לנקודה הזאת, ואני חושב שמה שאמרת, קודם כול,

התרגשנו איתך ביחד בעניין הזה, כי זו שאלה של חיים, וכל אחד מבין ממה העיר הזאת מורכבת, אבל ביקשתי שתתייחס לנקודות עצמן, כי יש פה דברים שהם כרגע לא תואמים - - - אדוני היושב-ראש, הנקודות מצוינות במסמך.

ראינו. אני חושב שסעיפים 1 ו-2 הם סעיפים מאוד מאוד הגיוניים במסמך שלנו. אחד שאומר מה יקרה בארץ עם עיר ירוקה. זה בדיוק ליבת החוק. אם העיר ירוקה, תאפשרו לנו להכניס ובצורה מבוקרת. והסעיף השני, תפתחו את כל מה שאנחנו מגדירים "המעטפת התיירותית", כמובן על פי ההגבלות, והתקנות והקווים הסגולים, ותהפכו את הסגול להרבה יותר סגול ממה שהוא, אין לנו שום בעיה, אבל תנו לאנשים יכולת להתפרנס, להחזיר לעצמם את הכבוד שנלקח מהם לפני חצי שנה. תודה רבה. חברת הכנסת איילת שקד, ולאחר מכן מוני מעתוק, ראש הוועדה הקרואה בטבריה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שרת התיירות, קודם כול, תודה רבה על הדחיפה שלך. זה חוק שהוא חשוב, ואני חושבת שחשוב לחוקק אותו מהר. אני מבקשת ממך, יושב-ראש הוועדה, לעשות מאמץ ולגמור אותו היום. אם לא נגמור היום, זה ייגרר עוד שבוע, ואז כבר אין טעם, יישאר אולי שבוע. ומה שמדכא אותי שאני חושבת שהחוק הזה אולי ישרת אותנו בסגר השלישי אם הממשלה הזאת תישאר. ולכן אני מבקשת, אם אפשר, אני חושבת שכל חברי הכנסת פה יירתמו - - - אם הממשלה לא תישאר, גם יהיה סגר. אם תהיה ממשלה אחרת, לא בטוח. אני חושבת שכל חברי הוועדה יירתמו פה לגמור את החוק היום ולהעלות אותו בלילה לקריאה שנייה ושלישית. אם זה ייגרר לשבוע הבא, בין כה כבר בעוד שבועיים וחצי נפתחים כל בתי המלון, ועד שיזוזו - - - זה נכון מאוד. זה ממש חשוב מה שאת אומרת. תודה. נעשה את ההשתדלות שלנו בעניין. בואו נעשה השתדלות לנסות להעביר את זה היום בקריאה השנייה והשלישית. אני מצטרפת לדבריו של ראש העיר, לכל מה שהוא אמר. העיר אילת היום היא עיר גוססת, עם אחוזי אבטלה שאין בשום עיר אחרת. עיר ירוקה עם שמונה מאומתים מתוך עשרות אלפי תושבים. זה בלתי מתקבל על הדעת מה שהממשלה עושה לעיר הזאת. אני חושבת שזה שהמסחר, החנויות סגורות, זה שלא רוצים לפתוח את המסעדות, זה היסטריה שלא במקום. אני יודעת ששרת התיירות עושה מאמץ, אני מבקשת פה גם מסגן שר הבריאות: תחשבו כשמכריזים על אזור כאי ירוק גם לפתוח את המסעדות והאטרקציות. אם כל מי שנכנס אליו נבדק, אין סיבה שהעסקים האלה לא יפעלו. אני חושבת בהחלט שנכון לתת לממשלה את הסמכות להכריז גם על אזורים אחרים כאזורים ירוקים. העיר טבריה היא דוגמה טובה גם לעיר שנמצאת במצוקה מאוד מאוד מאוד קשה. שם יותר מורכב מבחינת דרכי הגישה לנטר כל מי שנכנס, אבל שוב, אני מסתכלת על החוק הזה לצערי כחוק ארוך טווח, לאו דווקא לשבועיים הקרובים, ולכן צריך לתת לממשלה מרחב, ככל שניתן סמכות חוקית - - - אבל היא לא מבקשת את זה.

אז בואו ניתן לה. אז צריך להסביר לה למה היא צריכה את זה. יעקב, בשביל זה יש כנסת. בדיוק. ובשביל זה צריך גם זמן לדיון. יש פה את שרת התיירות - - - איילת, אני רק מבקש דבר אחד. אני כבר בעל ניסיון פה. את ה-ל' הורדנו כבר מזמן. תאמיני לי שאני רוצה להגיע לתוצאה הנכונה בעניין הזה, ואנחנו נגיע אליה. מצד אחד את אומרת: בואו נעיף את זה בתוך שעה, מצד שני את באה ואומרת: כל האג'נדה הממשלתית שכרגע בנויה על הצעת החוק הזאת, את מתנגדת לה, ובצדק. זה לא עובד ביחד. זה כן, יעקב. אנחנו יכולים לשנות את החוק, להוסיף תיקונים לחוק. בסדר גמור, אז צריך לעבוד על זה. יש פה את שרת התיירות, אני בטוחה שהיא תתמוך בזה, אפשר לעשות את זה, ואפשר לעשות את זה היום. אני לא רואה מניעה. איילת, אלה דברים מלמעלה. לא דברים מלמעלה. אדוני יושב-ראש הוועדה, יש לי ניסיון גם ברשות המבצעת וגם ברשות המחוקקת - - אני יודע. - - אפשר לעשות את השינוי הזה אם כולם רוצים. נכון, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. אין כאן עניין של קואליציה-אופוזיציה,

אנחנו רוצים לעשות, אבל יש גם ממשלה. גם ראש הממשלה אמר לי בשנת 2006: Just do it. אני לא רוצה להגיד לך מה קרה אחר כך. Just do it. אני רק תיקנתי. אפשר לקחת את ההצעה כמו שהיא, להרים ידיים וללכת,

אנחנו לא שם. אנחנו רוצים להבין אותה. יש טענות על הדברים האלה. יש נקודות שעוררנו. הנקודה ברורה, יאללה. יש נקודה שקארין עוררה לגבי החנויות וכו', אבל יש גם דבר אחד שאני מסכים איתו, שבסופו של יום האויב של הטוב הוא הטוב ביותר, וצריך לדעת לעשות את האיזון - - אז בואו נתקדם לכיוון הטוב ביותר. - - ולהתקדם, ותודה לכולם על הרוח הגבית. ראש עיריית טבריה, בבקשה. יושב-ראש הוועדה, אני מתנצלת, אני צריכה לנסות. יש כאן כמובן כל אנשי המקצוע. רק את ראש עיריית טבריה תשמעי אולי? אורית, אני אהיה קצר. הוא לקוח שלך. דקה אני מדבר. קח את הזמן שלך.

בבקשה, מוני מעתוק, ראש הוועדה הקרואה בעיריית טבריה.

אני אתחיל בזה שאני כמובן לא מתחרה עם שום עיר אחרת למי יותר קשה. אני מצטרף לכל הדברים שאמר ראש עיריית אילת ולצורך לעזור לעיר אילת. עשרה חודשים אני נמצא בטבריה כיושב-ראש הוועדה הממונה. כשנכנסתי לא הבנתי כמה הפערים עצומים בעיר הזאת בכל התחומים, החל בהשקעה בתשתיות, בהיבטים הכי בסיסיים שיכולים להיות, אל מול מה שהושקע בערים אחרות, כולל בעיר אילת בשנים האחרונות ובמקומות אחרים, מה שלא קרה בטבריה מסיבות שונות. אני אגיד כמה דברים שחשוב לדעת.

העיר טבריה ירוקה לחלוטין היום. אני חושב שהיא ואילת הראשונות במדדים בהקשר הזה נכון להיום. אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד משמעותית בהיבט הזה, ואני מקווה שנישאר ככה גם בחודשים הקרובים, כך שבהיבט הזה אנחנו שם. מדובר כרגע על 20 חולים בסך הכול בכל טבריה, והמגמה רק הולכת ויורדת בתקופה האחרונה. כמה תושבים יש בטבריה? 50,000. גם אני רואה את הצעת החוק, אני לא מתחרה מי ייפתח ראשון או שני. אם אילת תיפתח מחר בבוקר וטבריה בעוד שבוע, אין לי שום בעיה עם זה, אני לא מתחרה עם אף אחד, אבל הצעת החוק צריכה לאפשר לממשלה, כשהמתווה יהיה סגור,

לקבל החלטה ולפתוח, ולא לפחד לקחת את האחריות ואת האפשרות שהממשלה תוכל לפתוח את זה. לא היה שום שיח מעמיק גם על המתווה שאנחנו הצענו מול משרד הבריאות וגם מול משרד התיירות, האם אפשר ואיך ניתן, ויכול להיות שהיו משכנעים אותי שהיה בלתי אפשרי, אבל השיח המעמיק לא היה עד לרגע זה, יכול להיות שבמקומות אחרים גם לא היה. אני חושב שזה פער משמעותי וחייבים להיכנס אליו. כשהצעת החוק תאושר ותאפשר לפתוח איים ירוקים גם במקומות אחרים, אפשר יהיה לנהל את השיח הזה, אבל אם זה לא יוגדר, חבל על הזמן שנאבד, והזמן הוא יקר. אני רוצה להגיד לכולם שגם בטבריה כואב לי הלב, המצב הסוציו-אקונומי הוא 4 ו-5,000 משפחות מתוך 15,000 מוכרות לרווחה. השכר הממוצע הוא שכר מינימום. זו המציאות בטבריה נכון להיום, 2020. אנחנו מדברים על כ-40% אחוזי אבטלה, כולל עצמאים, ואני לא מדבר על אלה שעובדים בטבריה, אבל לא נספרים אצלי. זו המציאות. נתון נוסף שחשוב להבין שבניגוד לעיר אילת, שגם חיה באופן משמעותי על תיירות פנים, אנחנו חיים על תיירות חוץ. 80%. ברוב מוחלט מהמלונות 80% זה תיירות חוץ. היא הפסיקה ראשונה ותחזור אחרונה. זו המשמעות. 58% מכלל הלינות בעיר זה תיירות חוץ. זה דרמה בסדר גודל מאוד מאוד גדול, שאני לא יודע להתמודד איתה. מחר בבוקר האנשים סובלים, גם לא נעים, האנשים שעוסקים בתיירות. זו המציאות בטבריה. אנחנו חייבים לאפשר לעצמנו בהצעת חוק כזאת להסתכל לטווח ארוך, ולאפשר החלטה שיכולה לחול גם במקומות אחרים, כולל בטבריה. לצערי אני לא אופטימי שגם אם תעבור הצעת החוק, יצליחו ליישם אותה, היא מורכבת מאוד.

אבל ככל שנצליח ליישם הצעת חוק כזאת, נכון לאפשר גם במקומות אחרים. גם ככה זה ייקח זמן לבצע את זה אופרטיבית, ואסור לבזבז זמן יקר לאחר מכן על הצעת חוק נוספת למקומות אחרים, ככל שיידרש. זה מה שיש לי לומר. טבריה סובלת, אני אולי פחות מדבר בפתוס ממאיר יצחק הלוי, אבל אני אומר לכם - - - איזה פתוס? זה מהלב שלי. מהלב לחלוטין, חס וחלילה בציניות. אני אומר לכם באחריות מלאה: אנשי התיירות בטבריה וכל האנשים שגרים בטבריה, וגם כנראה במקומות אחרים, כמו נצרת וירושלים, סובלים קשות. בטבריה זה עוד יותר דרמטי, ונכון שהצעת חוק כזאת, אם כבר עובדים עליה ומעבירים אותה, תהיה כזאת שמאפשרת לקבל החלטה בבוא הזמן ובעת הנכונה גם במקומות אחרים, קל וחומר בטבריה. תודה רבה. תודה רבה. גברתי השרה, תודה רבה.

אני מצטרפת למה שאמרה חברת הכנסת שקד, לממד הזמן יש פה חשיבות קריטית. אני חושבת שלא הדגשתי את זה מספיק בדברים שלי.

לגמרי קלעה בנושא הזה. לגבי הנקודה שגם העלתה חברת הכנסת שקד, אבל גם עלתה עכשיו בדבריו של ראש העיר, אני חושב שזה נראה די הגיוני. אני לא אוהב לגרום לדבר לא לבוא בשביל הדבר הזה.

אף אחד לא בא לבקש כרגע לכתוב עיר מסוימת או משהו,

לשמור את האפשרות לעשות את זה, כדי לא להגיע לחקיקה נוספת. אני חושב שאתם צריכים לעשות שיעורי בית בעניין הזה. דיברתי בכנות מאוד גדולה.

הבנתי אותך. זאת הייתה הדרישה של משרד הבריאות. וגם הוספתי ואמרתי בכנות שעכשיו, כשאני רואה את הלחץ על הדבר הזה, מצד שני אני מכבדת ומבינה את עמדת משרד הבריאות. וכשהייתי צריכה להחליט אם לעשות או לא לעשות, אני חושבת שיותר חשוב להתקדם כרגע. צריך להשאיר פתח. סליחה. אם היינו באים ואומרים: תקשיבו, אם לא מופיעה היום המילה "טבריה" או "ראש פינה", אנחנו לא מזיזים את אילת, זה משהו אחר. זה כבר צורה אחרת שלא מקובלת ולא צריכה להיות. ואנחנו לא רוצים לדחות את התהליך של אילת ולא של ים המלח, אבל שמענו כאן מראש העיר, שלא ישבו איתו לישיבת בדיקה ובחינה אמיתית לראות אם הוא יכול להיות בעניין הזה או לא. אנחנו אומרים: לא נעכב את זה,

נרוץ עם מה שצריך לרוץ, אבל במקביל הממשלה תשמור לעצמה את האפשרות, כדי לא לבוא לחקיקה נוספת ואז שיסבירו לי שאפשר לחוקק בתוך חצי שעה, והלחץ צריך להיות עלינו. אני אומר הפוך: הממשלה צריכה לבוא ולהגיד שאם יהיו דברים באותם קריטריונים, הממשלה תהיה רשאית

כמו אגב בהצעת החוק הפרטית, שהוביל אותה ידידנו, איתן גינזבורג. אפשר לעשות אולי איזה מהלך - - - אני מציעה שהדבר הזה יידון פה עם נציגי משרד הבריאות, עם יואב כשהוא יחזור. ברשותך, אני מאוד מאוד מעריכה, גם את הדיון. אני מבקשת שייעשה כמה שיותר מאמץ לסיים עם זה.

אפשר לעשות מהלך, אם תרצו לחשוב על זה אני עוד לא מבושל בעצמי, אני פשוט חושב בקול רם להתקדם עם הצעת החוק הממשלתית כי זה בהול, ואת הפרטית לא להצמיד, אלא להעביר בקריאה ראשונה ולנסות לעבוד על משהו טיפה יותר רחב בהסכמת הממשלה. אני רק זורק פה הצעה. אפשר לפצל את הצעת החוק. למה לא להוסיף סעיף שהממשלה תוכל לשקול על פי קריטריונים להוסיף דרך ההצעה הזאת? כי משרד הבריאות לא יסכים. זאת הייתה ההצעה המקורית. למה לא? כי זה מה שהם החליטו.

אני מודה לך על הדבר היצירתי שאמרת עכשיו... על זה בדיוק אנחנו מדברים. אני רוצה, וזה מה שעולה גם מהדברים שלה, גם מהדברים של חברת הכנסת שקד, גם מאחרים, גם בהיגיון, גם בהכנה שעשיתי לעצמי עם הצוות וראינו את זה, אני לא רואה שום סיבה, שום סיבה בעולם אם יש קריטריונים. כן, זה אפילו לא קביעה. בסדר. אנחנו נדבר על זה. אנחנו נתקדם בדיון ונדבר על זה. עכשיו שלמה קרעי. יעקב, צריך שיהיה ברור, הכנסת קובעת, לא הממשלה. אוקיי. תודה. את יודעת מה הממשלה אוהבת לעשות עם דברים כאלה. מה היא אוהבת לעשות? אני אסביר לך אחר כך.

שלא תאיים עלינו, הממשלה. שלמה קרעי, לאחר מכן ראש המועצה האזורית תמר, לאחר מכן אוסאמה סעדי, ונמשיך אחר כך הלאה.

אדוני היושב-ראש, ראשית, אני חושב שהחוק הזה הוא חוק מבורך. אם אפשר להניע קצת יותר את גלגלי הכלכלה באופן בטוח בריאותית, זה טוב מאוד. אני רק חושב שהחוק צריך להיות שוויוני, צריך להיות לפי קריטריונים ולא לבחור מקום מסוים ולהגיד שרק אותו אנחנו פותחים, ולכן אני חושב שההצעה והניסוח, אולי של חבר הכנסת גינזבורג, שאומר שכל אזור שהממשלה תחליט, בהתאם לאותם קריטריונים, שהוא אזור ירוק, כמו מטולה, שיש לה כביש גישה אחד והיא מוקפת בגדר מכל צדדיה - - נשמע תיכף את ראש העיר שם. - - אני חושב שזה משהו שאנחנו יכולים כאן, בוועדת החוקה, להגיד שזה משהו שכולם מסכימים עליו. נשמע את עמדת גורמי המקצוע ונקבל החלטה ביחד. דבר נוסף, לגבי האזורים הירוקים שכבר ייפתחו: אילת,

אני חושב שפתיחה של האזורים האלה בלי לאפשר במלונות את האפשרות לכנסים במלון או להופעות במלון, לאותן אטרקציות, זה די פוגע ודי שומט את הקרקע מתחת לכל הרעיון של היציאה לחופשה. לגבי הבדיקות, הבדיקות הרפואיות, שיש תוקף של 48 שעות.

עד כמה שאני יודע, 48 שעות זה מעט זמן, לא מצליחים לקבל תשובה הרבה פעמים בתוך 48 שעות, אז אולי כדאי להגדיל את זה ל-72 שעות או למשהו כזה, שבאמת אנשים שעשו בדיקה ביום חמישי ורוצים לצאת לחופשה ביום ראשון, הבדיקה שלהם תהיה עדיין בתוקף.

תודה רבה. ראש מועצת תמר, בבקשה. ראשית, תודה, כבוד יושב-ראש הוועדה, חברות וחברי הוועדה, חברי כנסת, נכבדיי כולם, ראשית, אני מברך על הדיון הזה. אני חושב שזה דיון חשוב. אני מצטרף לידידי מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת, אני חושב שצריך לקדם כמה שיותר מהר את ההחלטה, על מנת לאפשר לאילת ולאזור ים המלח, למלונות ולתושבים באזורים האלה להתקדם ולהתפרנס. אני אציג לכם מצגת קצרה איך הדברים הולכים להיראות בשטח, על מנת לפשט את הדברים. כמובן הרקע כולכם מכירים, זה להניע את התיירות, להניע את הפרנסה, את הכלכלה, ובסופו של דבר גם לספק לאזרחי ישראל קצת חופש ונופש ויציאה מתוך העולם הסגור הזה שבו הם נמצאים. אזור ים המלח שאנחנו מדברים עליו נמצא 35 ק"מ דרומית לעין גדי, 25 ק"מ מזרחית לערד. אנחנו מדברים על שני מקבצי מלונות על חוף ים המלח, כ-14 בתי מלון שנמצאים מזרחית לכביש 90, שתי כניסות נפרדות מכביש 90. אנחנו מפרידים את התנועה. בכניסה הצפונית אנחנו מייצרים טרמינל צמוד למתחם, מרחק של כמה מאות מטרים משם, כמו בנתב"ג, כמו בכל טרמינל. יגיעו אנשים, יזדהו עם תעודת זהות ועם אישור שהם נבדקו והם נקיים מקורונה, יצומדו עם צמיד ויופנו לתוך המתחם. בכניסה הדרומית תיעשה כל הכניסה של הספקים ושל העובדים, גם הם ייבדקו, וזאת על מנת ליצור מעבר כמה שיותר מהיר לאורחים, חוויית אירוח חיובית, שלא יצטרכו לעמוד בפקקים מצד אחד, ומצד שני להשאיר את כביש 90, שהוא כביש בחלק הזה לא כמו באילת, שהוא בקצה ואין בעיה, ומי שהגיע לאילת הגיע רק לאילת, פה יש גם תנועה עוברת. הדבר הזה כמובן מתואם עם תחנת ערד, שהיא המשטרה הרלוונטית לאזור שלנו, ויהיה אפשר להמשיך לנוע על הכביש. תנאי הכניסה למתחם: בהתאם להחלטה, אורחים ומבקרים בכניסה הצפונית, עובדים וספקים בכניסה הדרומית. תחבורה ציבורית לא תיכנס למתחם. כל מי שמגיע בתחבורה הציבורית ירד מחוץ למתחם בנקודה מסוימת, ביישוב נווה זוהר, ושם ייבדק גם כן. אם הוא מגיע למתחם ונמצא עם בדיקה ונקי, שטלים שלנו,

ייקחו אותו למתחם, ואותו דבר יוציאו מהמתחם, על מנת שתחבורה שנוסעת מאילת לירושלים, עוברת על הציר, לא תכניס אנשים שלא נבדקו, ותהיה לנו שליטה על האנשים. אנחנו נשנע אותם פנימה והחוצה אחרי שהם נבדקו. הכניסה תתאפשר לאחר הצעת תעודת החלמה - - - מה קורה עם אנשים שבאים לחוף הים לצורכי בריאות וכו'? הם באים והולכים. על פי הצעת החוק גם מי שבא לחד-יומי יכול להיכנס לאי הירוק, בהתאם לזה שהוא הראה שהוא נקי מקורונה. זאת אומרת, זה לא רק אורחי המלונות. מי שמתארח במלון ומי שרוצה להיכנס לחוף הים ולצאת. היום אם מגיע מישהו, הוא יכול ללכת לחוף הים. נכון? היום אפשר להגיע. היום אפשר להגיע. מישהו יכול לקחת אוטובוס או רכב פרטי ולהגיע לחוף הים. כמו בתל אביב, כמו בטבריה, כמו בכל מקום בארץ. ברגע שזה ייכנס, אם אדם לא מגיע למלון, הוא לא בא לשבוע אירוח, אלא רוצה להגיע רק לצורך בריאות - - - הוא חייב להיות נקי מקורונה. זה הרעיון של אי ירוק, אחרת איך האורחים של המלון ילכו לים?

השאלה כמה זמן מספיק לו הרישוי הזה. זה קצת בעייתי.

הכניסה תתאפשר, כמו שאמרנו, לאחר הצגת התעודה. הואיל וטרם התקבל אישור לבדיקות מיידיות, עובדים יציגו תוצאות שליליות בבדיקות קורונה, זאת אומרת של שבעה ימים.

הסיוג של עובדי המלונות בעניין הזה, במקום לעשות בדיקה בכל 48 שעות, לעשות בדיקה אחת לשבוע. כבר היום פיקוד העורף פתח דרייב אין גם בערד, גם בדימונה. אנחנו נבקש מכם להגביר ולעשות גם דרייב אין קרוב למתחם, לכל העובדים. אנחנו מדברים פה על בין 2,000 ל-3,000 עובדים ישירים במלונות ועוד אלפי ספקים שעובדים במלונות. פתיחת המלונות באזור ים המלח לא רק תניע את הכלכלה של המלונות והתיירות, היא תשפיע על כל הכלכלה בנגב המזרחי, ולכן יש פה חשיבות מאוד גדולה. כמובן כוחות ביטחון, עובדים חיוניים, משטרה, פיקוד העורף וכו' ללא בדיקה. כמו שאמרתי, בידוק וצימוד. הבידוק הראשוני טרם ההגעה למתחם, יוגדר טרמינל בידוק נכנסים באחד המיקומים שיאפשרו זאת. מתחם תחנת הדלק, כמו שראיתם, ממערב לכניסה הצפונית, מבואת נחל עין בוקק, זה הכול במרחקים של עד קילומטר מהמתחם, ממש בכניסה למתחם. בהתאם ללחץ ולכמות אני יחד עם מפקד המשטרה במקום נזיז את המתחם הזה. אנחנו נהיה גמישים כל הזמן על מנת ליצור חוויית אירוח חיובית ולא שבן אדם יצטרך לעמוד שעתיים על הכביש; הבדיקה השניונית תהיה בכניסה של המחסומים במתחם; ובדיקה שלישית במלון. קב"ט המלון יראה שהבן אדם נבדק, הגיע עם צמיד, יש לו הזמנה למלון, וככה נשמור על האזור נקי.

אני מבין שאתה כבר מוכן עם תוכניות עבודה מסודרות. אנחנו מוכנים עם תוכניות עבודה מסודרות, אנחנו מתואמים עם המשטרה על העניין הזה, אנחנו מתואמים עם היועצים המשפטיים, גם של משרד הבריאות, גם של משרד התיירות. אנחנו רק מחכים לברכת הדרך, להתחיל להניע את הגלגל, אנחנו יחד עם אילת, לטובת תושבי הדרום, הפריפריה ואילת. תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ואחריו דוד אזולאי ממטולה בזום. בבקשה, אוסאמה. בוקר טוב, סבאח אל-ח'יר, אין חולק ויש הסכמה מקיר לקיר שבאמת המצב באילת ובעוד יישובים הוא מצב קשה מאוד, ולכן תמכנו בהצעת החוק הזאת, ואנחנו נתמוך בהצעת החוק הזאת, אבל אנחנו מתעקשים להכניס הסתייגות שהממשלה רשאית להכריז על מתחמים ירוקים תיירותיים נוספים. דיברו פה על טבריה, ראש הוועדה הממונה, אבל אני מעלה את זעקתה וכאבה כמו ששמענו את ראש העיר אילת של ראש העיר נצרת, שגם היא עיר תיירותית, וגם שם האבטלה הגיעה ליותר מ-70%, וגם היא מתבססת על תיירות, על מסעדות ועל בתי מלון. גם בנצרת, גם בנוף הגליל, יש שם אזור של בתי מלון. אפשר גם שם לקבוע קריטריונים. מה גם שכאשר הממשלה החליטה, בצדק, על מתן סיוע לאילת ולטבריה, העלינו את הנושא של סיוע לנצרת, ובאמת הצלחנו להגיע להסכמות עם משרד האוצר, עם שר האוצר ועם שר התיירות הקודם, אסף זמיר, שגם ביקר בעיר נצרת, והממשלה החליטה על סיוע של 30 מיליון שקל לנצרת, אבל עד היום שום שקל לא עבר. הכול בגלל ביורוקרטיה, סיבוכים ותסבוכות משפטיות. גם בעניין הזה, עם החוק הזה עוד פעם אנחנו רואים שהעיר נצרת תיפגע מאוד, ולכן אני מבקש להכניס את העניין הזה של ההסתייגות הזאת. במקום לעשות חוק מיוחד, ספציפי, צודק, אפשר להכניס גם סעיף שנותן אפשרות לממשלה להכריז על עוד אזורים תיירותיים בעניין הזה, במיוחד, כבוד היושב-ראש, שאו-טו-טו אנחנו מגיעים לסוף השנה, לחגים, לחג המולד בנצרת, ואנחנו יודעים שהעיר נצרת מחכה לחודש הזה, לדצמבר, ולכן חשוב מאוד לבוא לקראת העיר נצרת בתקופה הזאת החשובה מאוד.

תודה רבה. דוד אזולאי, נמצא איתנו בזום? ראש המועצה המקומית או ראש העיר מטולה, אני כבר לא זוכר בעצמי.

המועצה המקומית מטולה. בוקר טוב לך, כבוד היושב-ראש, לכם, חברי הכנסת, שמעתי בקשב רב את הדיון שהתנהל פה. קודם כול, אני רוצה לומר שאני מאוד מברך על ההחלטה הזאת לפתוח את אילת, כי לאילת באמת מגיע. ואכן מגיע גם לאילת וגם לים המלח, אך יחד עם זאת אני רוצה לומר שיש פה עיוות מטורף, לא הגיוני ולא יכול להיות, גם משיחה שערכתי עם שרת התיירות, גם עם שר הבריאות, גם עם גרוטו, גם עם גמזו, וכולם הסכימו איתי. כמו שאילת זה היישוב הכי דרומי במדינה, מטולה זה היישוב הכי צפוני במדינת ישראל. אנחנו היישוב היחיד בארץ שמוקף משלושה כיוונים בגבול, ולמעשה אני יכול לנוע רק על כביש אחד, שהוא גם הכניסה וגם היציאה מהיישוב.

אני עם כביש אחד יכול לסגור את הנכנסים והבאים. אני יכול בקלות הרבה יותר מאילת ומים המלח לשלוט על הנכנסים ליישוב. ולכן כשמדברת השרה על אזורים גיאוגרפיים, על אזורים ירוקים, זה מטולה. צריך לזכור שמטולה מתחילת המגפה ירוקה. בשלושת השבועות האחרונים אני עומד על אפס מבודדים ואפס מאומתים. מטולה היא יישוב חקלאי ותיירותי. 40% מהיישוב מתפרנסים מתיירות, כשכל תושבי מטולה שעוסקים בתיירות גרים במטולה. הכוונה היא שאין לנו אנשים שמגיעים מבחוץ, כמו למשל בים המלח, שמגיעים מערד ומהכפרים בסביבה. כשמדברים על החרגה, אילת זה נכון מאוד, ים המלח זה הרבה יותר נכון, אבל מטולה חייבת להיות בהחלטה הזאת, כי לא יכול להיות שהכי דרומי כן והכי צפוני לא, ולא מההיבט של צפון-דרום, אלא מההיבט שאנחנו ירוקים ואנחנו יודעים לשלוט אפילו יותר טוב מאילת.

בואו לא נשכח שאם המדינה רוצה לפתוח תיירות בדרום, זו הזדמנות גם לתת תיירות טיפה בצפון. בערך 300 חדרים עם צימרים ועם - - - אפילו יותר. אדוני ראש המועצה - - - כשמדברים על קריטריונים, אני חושב שאני עומד הרבה יותר מאילת ומים המלח בקריטריונים, משמעותית יותר. אדוני ראש המועצה, אני מבין שבמטולה אין בתי מלון. אם אני מבין נכון.

יש לי 200 מיטות. אומנם לא הרבה. יש לי ארבעה בתי מלון, 200 מיטות. דרך אגב,

יש לי את שמורת נחל עיון שנמצאת בתוך מטולה. יש מאות אלפים שמגיעים לפה במהלך השנה, גם עכשיו השמורה מלאה. אין תיירות, אבל יש מטיילים שמגיעים למטולה, לשמורת נחל עיון. יש לי ארבעה בתי מלון. חשוב לדעת, כי מה שקשור לצימרים ולדברים הללו זה לא קשור לחוק הזה, זה קיים היום בעקבות החלטת הממשלה, וזה עובד. אני מדבר על המלונות. אני מדבר על ארבעת המלונות שנמצאים במטולה, וזה סופר משמעותי. 40% מתוכם עוסקים במלונאות הזאת. יש לי פה מלון משנת 1936, שעכשיו סוגרים אותו. אין צדק פה. אין קריטריונים. כשהמדינה באה ואומרת: אילת וים המלח, אין קריטריונים. דרך אגב, אני מסכים עם ההחלטה הזאת, ואני חושב שטבריה ונצרת וכל מה שהוזכר פה לא דומה בכלל למטולה, ממש לא דומה, ואי-אפשר להשוות ביניהם אפילו.

תודה רבה. חנן גינן ראש מועצת חבל אילות, נמצא בזום. יש לו אנשים שבאים לאילת בכל בוקר. בוקר טוב. תודה רבה. חבל אילות זה האזור בדרום ישראל, צמוד לאילת, 13% משטח מדינת ישראל. אנחנו מאוד מברכים על היוזמה ועל ההצעה. הדברים של מאיר יצחק הלוי, שאני מדבר איתו הרבה, וגם עם ניר דיברתי, בהחלט נוגעים ללב. אנחנו רוצים להציע תיקון אחד. יש 1,000 אנשים מחבל אילות שעובדים באילת, ועוד רבים שמגיעים לאילת משיקולים רפואיים ואחרים, יש כמה מאות אילתים שעובדים אצלנו בחבל אילות, ולכן צריך למצוא דרך מתאימה לאפשר תנועה שלא תחייב בדיקת קורונה פעם ביומיים או פעם בארבעה ימים. אנחנו צריכים לאפשר לתושבים שלנו ולעובדים שלנו את התנועה החופשית בקשר עם אילת. יש אגב לא מעט מחבל אילות שהם גם עובדי תיירות באילת, ולכן כמובן שהצעת החוק הזאת לטובת העניין. אנחנו מאוד מבקשים להכניס את התיקון הזה בחוק, שיאפשר את הכניסה הפתוחה לאילת, כמובן ממוקד ואך ורק מבחינתנו. אני רוצה להודות מאוד על האפשרות, גם לך, יושב-ראש הוועדה, וגם לשרת התיירות, על היוזמה, וכמובן לכל הצוות. נשמח מאוד לתיקון הנדרש בחוק. אמיר חייק, נשיא התאחדות המלונות. אדוני יושב-ראש הוועדה, תודה רבה לך על הדיון הזה. אני רוצה לציין מספר דגשים שחשוב לנו כמלונאים לומר. ראשית, אנחנו מברכים מאוד על המתווה הזה. אנחנו מברכים מאוד על הצעד הזה שיאפשר לנו לפתוח מלונות, גם אם זה בשני מקומות בארץ כרגע. אנחנו כמובן נרצה לראות מקומות נוספים, וכולם היו בנינו. אנחנו נשמח למקומות נוספים. לגבי ניסוח ההחלטה, היינו מעדיפים שלא יצטרכו לחזור לחקיקה בכל פעם שרוצים לפתוח אזור נוסף לפי המתווה הזה, אבל זה אני משאיר לוועדה, והוועדה יודעת מה לעשות. יש מספר דברים שחשוב לנו לדבר עליהם.

כשהמדינה כולה תיפתח, צריך להוריד את המגבלות מאילת ואזור המועצה האזורית תמר, ים המלח, כדי שלא נישאר שם עם מגבלות ובמקומות אחרים בארץ יוכלו לארח ללא מגבלות. ברור.

אני חושב שכאשר הכול ירוק שם, אפשר בהחלט לעזור גם לענפים אחרים, גם למופעים, גם לאירועים וגם לדברים אחרים. נשמח לראות גם את זה נפתח. הערה שלישית שקשורה לאטרקציות, מסעדות ודברים מהסוג הזה. כמובן נשמח לראות גם את השותפים שלנו באירוח התיירים בערים כמו אילת פועלים, ופועלים כמה שיותר מהר. כיוון שאני רוצה להיות קצר, אני רוצה להודות לכל העוסקים בדבר - - זה בסדר.

- - למאיר יצחק הלוי, שבא עם הרעיון הזה, מצרף אותו כבר הרבה מאוד זמן, לשרים שעסקו בזה, שרי התיירות לדורותיהם כמעט, לשר הבריאות וראש הממשלה שתומך בזה - - ידידי, תהיה ישיבה מיוחדת לתודות. - - לשר המשפטים ולסגן שר הבריאות.

תודה רבה ובהצלחה לכולם, רק שזה יקרה מהר, כי אחרת זה לא שווה. תודה לך. כבוד היועץ המשפטי לוועדה, בבקשה. לאחר מכן שיתחיל להתכונן מי שאמור להציג את החוק ונתחיל לעבור עליו. יעקב, אולי נתחיל להקריא. רק לפני שניכנס לסעיפים חלק מהדברים כמובן עלו, אבל היו שלוש נקודות כלליות לדיון שרצינו להעלות בהקשר הזה, וחלק מהן כבר קיבל ביטוי, אבל רצינו להדגיש. הנקודה הראשונה זה באמת מה שעלה פה די הרבה, זה שבחוק מדובר על מתן הטבה משמעותית לאזורים ספציפיים שלא על יסוד קריטריונים כלליים, תבחינים כלליים. בדרך כלל דרך המלך בחקיקה היא לקבוע קריטריונים כלליים, שיאפשרו לכל מי שעומד בהם לקבל את ההטבה, ופה זה עלה גם מחברי הכנסת, השאלה: למה לא לקבוע בהצעת החוק קריטריונים כלליים, שיאפשרו לכל אזור שעומד בהם לקבל את ההטבה, בהתאם להחלטה של הממשלה? זה עלה בצורה ברורה, זה גם נובע באופן בסיסי מעיקרון השוויון בהקשר הזה. למשל עלה הנושא של מטולה. לכאורה מטולה עומדת לפי התבחינים שדובר בהם: רמת תחלואה מסוימת, היכולת לנטר את הנכנסים והיוצאים וכו'. ושוב, יכולים להיות אזורים אחרים. בכל מקרה הרי מדובר בחוק מסמיך, זה לא חוק שקובע מסמרות. השאלה, למה לקבוע את הקריטריונים ושהממשלה תבדוק לפי הקריטריונים מי נכנס ומי לא נכנס ולקבוע באופן ספציפי רק על אזורים ספציפיים - - למנוע שרירות לב. - - כאשר מצביעים פה על פגיעה כלכלית משמעותית, הסתמכות על תיירות, ומאפיינים גיאוגרפיים ייחודיים? שוב, יכול להיות שיש עוד אזורים כאלה, ולכן בדרך כלל בחקיקה אנחנו קובעים את זה בצורה כללית יותר, ואז הממשלה מיישמת את זה בהתאם לעמידה בקריטריונים ולנסיבות. דבר שני שיש לתת עליו את הדעת, ואני חושב במהלך הדיון על הסעיפים הפרטניים. הרי הסיבה העיקרית, כבר אמר סגן שר הבריאות, שנכנסים פה לחקיקה ראשית זה בגלל המגבלות המשמעותיות על הכניסה לאזור,

שמחייבים בבדיקה או באישור החלמה את כל מי שנכנס, ויש פה לראשונה בחוק הסמכויות הגבלה על זכויות, לא בהקשר ישיר של הגנה על בריאות הציבור ומניעת התפשטות הנגיף, אלא בשל נימוקים כלכליים משמעותיים. בהקשר הזה אנחנו מציעים שהוועדה תיתן את הדעת לרגישות שצריך לעשות בהקשר הזה בכל הנוגע למגבלות על חופש התנועה, במיוחד ככל שמדובר בתושבים. זאת אומרת, התייר בוחר להגיע לשם, וכמו שנאמר פה, זה כמו נסיעה לחו"ל, הוא אומר: אני עושה את הבדיקה ואני מזמין במלון. השאלה לגבי התושבים של המקום ושל האזור בכלל, מי שעובד באילת, מי שמקבל שירותים מאילת. בהקשר הזה העלינו כמה נקודות בנייר המכין שלנו, ורצינו שהוועדה תיתן עליהן את הדעת. האם אפשר לשקול לאפשר לתושבים להיכנס בלי בדיקה למקום, בהינתן העובדה שמדובר באזור ירוק בצורה מובהקת? למלון?

לעיר.

ברור. מה השאלה? חיובי חיובי. כרגע בהצעת החוק זה לא חיובי. זה לא טוב. ככל שנשארים עם הקונספט שאומר שהתושבים צריכים לעבור בדיקה, האם אין מקום לקבוע כבר בחוק תדירות מינימלית, ולא להשאיר את זה להחלטה, שלא ליצור מעמסה גדולה מדי? תדונו על פעם בשבוע, משהו כזה. לגבי הבדיקות? לגבי הבדיקות. אם נשארים עם הבדיקות של התושבים, לקבוע כבר בחוק רף מינימלי. האם להחריג אוכלוסיות מסוימות: ילדים קטנים, אנשים עם מוגבלות,

לדברים האלה יש הסמכה בהצעה, אבל השאלה אם לא צריך כבר לקבוע אותם בחוק בסופו של דבר? האם צריך לקבוע הקלות בנושא של בדיקות של בני משפחה? הרי בסופו של דבר יכול להיות מצב שבמשך כמה חודשים, אם מצב התחלואה יהיה חיובי זו דווקא בשורה טובה, ויהיה אפשר להפעיל את המלונות, המשמעות שכל ביקור של בן משפחה, אפילו מדרגה ראשונה, שרוצה לבקר את קרובו שגר בעיר אילת האם גם הוא צריך לעבור בדיקה? האם הוא יכול ליהנות מבדיקה חינמית ומיידית? האם הוא צריך לעשות 48 שעות?

שאלה. כרגע הוא לא יכול.

יש אדם שגר באילת. על בסיס קבוע באים לבקר אותו קרובי משפחתו מתל אביב פעם בשלושה שבועות. הדבר הזה אסור היום? לפי הצעת החוק - - - אני לא מדברת על הצעת החוק, אני מדברת היום. היום הוא יכול לבוא חופשי. מה הכוונה של הצעת החוק? היום כמובן אפשר לבוא באופן חופשי. לפי הצעת החוק בכל ביקור של הקרוב שבא לבקר את קרובו, הוא יצטרך בדיקה של 48 שעות מראש, להתארגן שייתנו לו בדיקה. הצעת החוק מחמירה את המצב הנוכחי. שיהיה ברור. צריך שיהיה איזון בדבר הזה. אין בעיה לייצר את זה כאי, וכשבאים מבחוץ לעשות בדיקות, אבל צריכה להיות גם תועלת בסיפור. אם אנחנו עושים את הדבר הזה, ובסוף כל מה שאפשר להגיע אליו זה בית המלון, ד' אמות המלון, לא עשינו כלום.

לא. אני לא טועה. אותו בן אדם שבא לבקר את סבתו שגרה באילת, הוא יכול להגיע אליה. הוא לא צריך לעבור דרך בית מלון לקבל אישור.

הוא צריך לעשות בדיקה. זה גם מרע את מצבו היום. היום, לפי הצעת החוק הזאת, מה שנפתח זה רק המלונות. צריך לייצר פתיחה של כל העיר, כדי שאם כבר באים, עושים בדיקות ועושים את ההשתדלות הזאת, שהעיר תהיה תוססת. זאת הרי המטרה. את עירבת את ההוא שבא עם סבתא לאטרקציה. לא.

יש פה קשירה מסוימת שכן אפשר לתת את הדעת, כי בסופו של דבר ברור שיש פגיעה בזכויות של תושב אילת, שמקשים גם עליו, שהוא צריך לעבור בדיקות, וגם אם קרוב משפחה שלו רוצה לבקר אותו, הוא צריך לעבור בדיקות - - - אין בעיה, אז שתהיה התועלת. בהחלט יש היגיון שהוועדה תשקול כנגד התועלת. מידתיות הפגיעה מושפעת גם מזה שאומרים לו: אומנם מקשים על בני המשפחה שלך לבקר, אבל גם אם אתה לא עובד במלון, ואתה בעל מסעדה, המסעדה שלך תוכל גם להרוויח.

זה חלק מהאיזון פה בהקשר הזה של המידתיות, שמוצע שהוועדה תשקול. רצית לומר על זה משהו, יואב?

הדבר הנוסף בהקשר הזה, שאני חושב שצריך מאוד לתת את הדעת, זה הנושא של הבדיקות המיידיות האלה. הבדיקות המיידיות, הרי ברור שזה מרכיב מאוד מרכזי בהצעת החוק, אז גם לגבי השאלה של המהירות שלהן, הזמינות שלהן, הנגישות שלהן. הרי התושב שעובד נגיד בשדה התעופה, נוסע יום-יום הלוך ושוב, גם פה זה משפיע כמובן גם על שאלת המידתיות, באיזה מידה פוגעים. אם הוא צריך עכשיו לעמוד שעתיים בבוקר ושעתיים בערב,

ברור שהפגיעה בו היא מאוד מאוד קשה - - כמה מכשירים יש כאלה? - - לכן השאלות פה הן מאוד משמעותיות. לכן כל הנושא הזה של ההגבלה על יכולת התנועה ושוב, אני לא מדבר בהקשר הזה על התייר, התייר זה עסקת החבילה שלו אני מדבר על התושב של המקום ועל העובדים, בעיקר על התושבים של אילת ושל האזור של אילת, מי שמקבל שירותים מאילת. הוועדה צריכה לתת את הדעת על המידתיות של הפגיעה: איך אפשר להקל, מתי אפשר להוריד את התדירות, להחריג אוכלוסיות מסוימות, או אולי לוותר כליל, וגם מה הוא מקבל מהצד השני, איך מקלים עליו. סתם לדוגמה אחת ההצעות שלנו, האם קרוב משפחה מדרגה ראשונה של תושב אילת לא צריך גם לחייב שגם הוא יקבל את הבדיקות המיידיות החינמיות שמקבל תושב אילת.

לא כל חבר שלו שבא לבקר, אבל סתם לדוגמה קרוב משפחה מדרגה ראשונה שבא לבקר. יש סבתא שגרה באילת, הנכד שלה רוצה לבוא, שהוא לא יצטרך לבוא 48 שעות מראש למשל. זה לגבי כל האיזונים שקשורים בדבר הזה. זו הנקודה השנייה שדיברנו עליה. הנקודה השלישית היא רחבה יותר. זו פעם ראשונה פה שמאמצים את המודל של הקלות שנובעות מבדיקת קורונה שלילית או אישור החלמה. והשאלה היא שאלה רחבה יותר, שאולי גם אם היא לא תידון ממש פה, האם הדבר הזה יכול להשפיע באופן רחב יותר על תקנות מכוח חוק הסמכויות?

אם אנחנו לראשונה אומרים שאפשר לתת הקלות למי שמציג תעודה חיובית שהוא החלים, או 48 שעות מראש הוא שלילי, אולי גם בהקשרים אחרים, בתקנות למשל של איסור שהייה או הגבלת שהייה, או דברים כאלה שהיו בסגרים, גם אפשר להגיד: אם אתה מציג, אולי גם לך אפשר לתת הקלות. ברור שזה לא אישור לפתוח עסקים, כי אז נכנסים אנשים שאין לכם בקרה עליהם, אבל כשמדובר בהגבלות אינדיבידואליות, השאלה - - - גור, למה לנהל את זה - - - אני רק מציין שהדבר הזה מציף את הנושא הזה.

הנקודה הזאת היא חשובה וסוף סוף היא גם הגיעה. לא צריך לנהל את זה על גב - - - זה לא על גב שום דבר. קודם כול אני מציין את העובדה. להזכיר לך,

אנחנו לא מנהלים את זה עכשיו על זה, אנחנו לא פותחים פה עכשיו את כל התקנות והכול, אבל קודם כול אני שמח שסוף כל סוף משרד הבריאות מכיר בעניין הזה, הכרה ב-48 שעות זה כבר היה גם בדברים אחרים, בטיסות וכו', עכשיו הנושא הזה של מחלימים, שהוא דבר שגם התחיל להיות מוכר לגבי חזרה ממדינות מסוימות, רק אם זה PCR וכו', ואני מדבר על PCR. אני חושב שהדבר הזה אודי, אתה נמצא איתנו כאן, ואני שמח אני חושב שהנקודה הזאת שוב, כמו שפה אנחנו יודעים לתת לזה שימוש חכם, כי זה יכול לחסוך חלק גדול מהבוכהלטריה, כי אנחנו לא רוצים להפוך את האיים האלה לפקקי תנועה,

להזרים את זה עד כמה שאפשר בצורה טובה, אז הנושא הזה של תעודת מחלים חייב להיכנס למכלול הכלים שקיימים בפני משרד הבריאות, ד"ר קלינר, ואי-אפשר כל הזמן לברוח ממנו. חיכו שתהיה תעודה, אני גם אשמח לראות איך יהיה הזיהוי בעניין הזה, כי אמרו לנו גם בוועדה בדיון רשמי אמרו לנו כבר מזמן שהנושא הזה נמצא בטיפול, רק שיש חששות שאולי יהיו זיופים או דברים מהסוג הזה, אז תהיה איזו תעודה או צמיד מזהה או משהו כזה, שאותו אדם הוא באמת מחלים. אני מבקש בתוך הדיון אחר כך לקבל גם פירוט על המעמד של העניין הזה. או תוצאה שלילית. אם מישהו עושה בכל 48 שעות. כן, גם על תוצאה שלילית. לגבי הנושא של הבדיקות, גם השאלה של המהירות שלהן, שזה משפיע על הפגיעה בתושבים, וגם של האמינות שלהן, שגם זה חלק מהאיזון של

אתה רוצה לראות האם הדבר הזה בסופו של דבר שווה. חבר הכנסת יעקב אשר, אני יכול להתייחס? כן, בבקשה. תודה. אני אתחיל מהשאלות הפרקטיות ואחרי זה אני אדבר על דברים ששמעתי מחברי הכנסת. קודם כול, שאלת כמה מכשירים יש. מדינת ישראל קנתה עד היום 300 מכשירים, 150 סופקו, הגיעו עד עכשיו 250 ועוד 50 צריכים להגיע. הבנתי שחלק גדול מהם בבתי אבות. הרוב היום בבתי אבות. אני לא טובה במתמטיקה אבל - - - יש היום כ-150 מכשירים זמינים לחלוקה, בהתאם לסדרי עדיפויות. צריך להבין שצוואר הבקבוק המרכזי דווקא זה הדיגום עצמו.

המכשיר עצמו אתה צריך, אבל ברגע שהכנסת לו קסטה פנימה, הוא סופר עשר שניות ונותן לך תוצאה. יש פחות לחץ על המכשיר - - - זה אותו מכשיר שעשית אז אצל ראש הממשלה?

מבחינתכם התוצאה שלו - - - עכשיו אני אדבר על התוצאות שלו. למכשיר הזה יש שני מאפיינים: האחד מה שנקרא"false positive" ואחד "false negative". מה זה false positive? הוא אומר שאתה חולה ואתה לא חולה. דרך אגב, זה קיים גם ב-PCR. עשינו בפיילוט 1,500 בדיקות, בדיקה אחת הייתה חיובית וב-PCR היא יצאה שלילית. זאת אומרת ה-false positive שלו מאוד נמוך, ובאמת במספרים האלה יכול להיות שגם ב-PCR לפעמים יש טעויות כאלה או אחרות. בזה אנחנו באירוע יחסית פשוט, אנחנו בודקים את זה היום עוד פעם, כדי לראות שאין פה משהו בתפעול שהוא לא נכון, שגרם לנו אולי לבעיות בעניין. כל בדיקות האנטיגן זה בדיקות אנטיגן מוגדרות מאוד בטוחות ברמה הזאת?

על מה זה מבוסס? יש בבדיקה נוגדנים, והנוגדנים מזהים את הווירוס. אם הם לא מזהים, הוא לא אומר, והשאלה היחידה היא מה סף הרגישות של הזיהוי, וזה מאוד תלוי ברמת הווירוס. ברמות הגבוהות של הווירוס, כאשר האדם הוא עם viral load גבוה, מי שמסתכל על זה בבדיקות PCR, זה ערך CT נמוך, שאומר שהבן אדם עם הרבה מאוד viral load, הוא מגלה אותו טוב מאוד, ב-98% - - - ומתחת ל-25 CT של ה-PCR. ברגע שאתה עולה לרמות שהווירוס אצלך יותר נמוך, יש איזה סף שבו זה נחתך. למשל חיובי גבולי שלנו, שאנחנו היום מזהים בבדיקות PCR, הוא לא מזהה בכלל. מה זה חיובי גבולי"? חשוב לי שתבינו. חיובי גבולי זה אנשים שאנחנו מבקשים מהם בדיקה נוספת.

זה יכול להיות מחלימים, שאז רמת הירידה של הווירוס שלו עדיין קיימת, הוא לא מידבק דרך אגב, ואין איתו שום בעיה, אבל הוא מזוהה עדיין כחיובי גבולי, ויש כאלה שבדרך להדביק, עוד יום-יומיים יהיה להם viral load גבוה, אותם הוא לא מזהה. אם אתה שואל מה החיסרון של אותה בדיקה מהירה פה אני מתחבר ליואב סגלוביץ', אמרת שאתה במצב בטוח מלא,

התשובה היא לא אני לא בטוח מלא. יותר מזה אני אומר לך, אנחנו לוקחים סיכון שבבדיקות המהירות גם ב-PCR דרך אגב, ה-PCR גם לא עולה על כולם צריך להבין את זה, אנחנו לא בעולם מושלם. עולם הבדיקות לא מושלם, הוא עוזר לנו את המסה הגדולה לגדוע. אם אנחנו מורידים 80% מהתחלואה, עדיין צריך להבין שגם בבדיקות ה-PCR וגם בבדיקות האנטיגן ייכנסו אנשים שיכול להיות - - - ברור, אבל ניהול הסיכונים הוא קטן יותר. כשאתה חוזר היום מיוון לא עושים שום דבר. אותו דבר אתה טס ליוון,

אף אחד לא בודק אחרי. ויוון כמעט אדומה. אגב, נראה לי שאנחנו הולכים להצטער על זה בקרוב מאוד. כל הדוגמאות האלה.

נותנים לי את הדוגמאות - - - זה לא דוגמאות, זו דוגמה שמשרד הבריאות נוהג לפיה, אפשר לטוס. מערכת החינוך פתוחה באירופה, ואתה רואה מה קורה. הפוך הוא אומר. יואב, טסים היום ליוון, חוזרים לארץ. יואב, נעשה שנייה הפסקה בנקודה עצמה - - - אני שוב צריך לרדת לוועדת החוץ והביטחון. כן, אבל זה חשוב יותר. תאמין לי שזה חשוב יותר, אני אגיד לך גם למה. קיבלתם החלטה מושכלת לפתוח את יוון, זה בסדר. למה לא לעודד את התיירות פה? קארין, אני באמצע משפט. מה שקרה באמצע שלקחתם את ההחלטה המושכלת, שבועיים, שלושה, ארבעה זה עובד. עכשיו שומעים בחדשות כולנו, בטח גם במשרד הבריאות, שיוון הופכת להיות אדומה, אז לפחות אלה שחוזרים, תבדקו אותם קודם, שלא תהיה לנו בכייה לדורות אחר כך, זה הכול. ההגדרה היא מאוד פשוטה, מי שחוזר ממדינה אדומה נכנס לבידוד. זו לא מדינה אדומה. לא הכרזתם עליה מדינה אדומה. הם עוד לא - - - הם כן, הם סגורים. אין שם שום פיקוח על המסעדות. באילת רוצים לפקח על הכול. נותנים עדיפות לרודוס על אילת. אני מודה, אני רק סגן שר הבריאות של מדינת ישראל, לא של יוון. אין בעיה, אבל אתה אחראי. הוא מדבר איתי על המסעדות ביוון. מה אני יכול לעשות? אתה אחראי לדעת. עם כל הכבוד, זה לא קשור, הם באים לפה. בדיוק על זה אני מדבר. כל עוד הם לא מוגדרים מדינה אדומה - - - אתם מגדירים אותם. נכון, והם עוד לא שם. למה? בדקו ורמת התחלואה עוד לא - - - די, נו. כל אתונה סגורה. הם לא כתום מהבהב? אני לא יודע, אולי אתם יודעים יותר ממני. אני מודה שלא בדקתי לאחרונה מה רמת התחלואה - - - זו בעיה. למה לא לעודד תיירות בארץ? אני לא יכול להתחרות עם - - - אוקיי. אני מבקש רגע לסיים את דבריי. בבקשה. אני אנעל את הנושא של יוון. הנושא נבחן, ויש רק - - - העיקר שתבדקו את זה,

קחו אחריות. ברגע שעובר רף מסוים היא תוגדר אדומה. קרה לנו לדעתי בבולגריה. בהרבה מדינות, אני יכול להתייחס.

אודי ייתן לכם על זה הסבר מסוים.

השאלה שלי לא הייתה - - - יואב שתבין, יש פה לקיחת סיכון כי יש שם תחלואה. לבוא ולומר אני ב-safe haven ולמה אתם פוגעים בזכויות של תושבים?

השאלה שלי היא אחרת. השאלה שלי אליך הייתה שונה. טוב שפותחים את אילת. מרגע שקיבלתם החלטה לפתוח את אילת, החלטה מושכלת, שהיא מנוטרת בצורה הכי טובה שאפשר לעשות היום,

הגיוני מבחינה אפידמיולוגית, וזו האחריות שלכם, לא הגיוני לא לאפשר לאנשים להיכנס למסעדה ליד המלון וכן להיכנס למסעדה בתוך המלון. למה אתה מתווכח על זה עכשיו? מי אמר לך שאנחנו לא נעשה את זה? רק עכשיו אני עובר לנושא השני. זה הנושא. נושא המסעדות והאטרקציות. אני רוצה לומר לכם בצורה הכי ברורה, הנושא יידון ויוחלט ברגע שבו יחליטו לפתוח את האי הירוק הזה. אם רמת התחלואה תאפשר לכל המסעדות ולכל האטרקציות יכול להיות שהיא תאפשר רק למלונות ולמסעדות ולא לאטרקציות. אני עוד פעם אומר, יש לנו את הכלים. מה שאין לנו, וזה הדיון כרגע, זה על הכלי המרכזי לחייב בדיקות בכניסה - - - אני מסביר לך איפה הבעיה שלנו פה היום. ההגבלה שאתם מבקשים חייבת לקבל איזון במקום אחר. לא בהחלטת ממשלה, אלא בהחלטת כנסת.

אני אומר לך שני דברים.

קודם כול יש היוועצות עם ראש הרשות, ואם ראש הרשות יחליט שהמחיר של הדרישה של הבידוק הוא גבוה מדי והוא לא רוצה את זה, אני יכול להבטיח לך ששום ממשלה לא תלך נגד דעת ראש רשות בעניין הזה. אם יבוא ראש רשות אילת או ראש רשות תמר ויגיד: חברים, המחיר כבד מדי, אני לא מעוניין בהטבה הזאת, תוותרו, זה ייגמר. זה ברור. אנחנו יוצאים פה מהנחה שהכול פה הוא במנגנון - - - הוא לא יכול להגיד את זה. הוא לא יגיד לגדוע לעצמו את היד. הוא לא יגיד את זה, יואב. די נו, יואב.

אנחנו לא מוכנים שכל הזמן בודקים אותנו,

הבת דודה שלי לא יכולה לבוא לבקר אותי בלי בדיקה, אני לא רוצה את זה והתושבים יגידו את זה, זה מה שיהיה. לא ברור לכם? למה לתת להם לבחור? יש פה עניין של מחירים ויתרונות. ואני אומר עוד פעם: אתה משלם את המחיר, בגלל זה אנחנו מחוקקים את זה, ואנחנו פוגעים בזכות של בן אדם לזוז מתל אביב לאילת בלי להיבדק,

יואב, כרגע התושבים זועקים לפתוח את העסקים. זה מה שזועקים כרגע התושבים.

בוא ניתן להם. לגבי האטרקציות, העסקים, המסעדות, זה בסט הכלים שלנו. ברגע שנחליט על פתיחה, תהיה לזה התייחסות. איפה זה כתוב בחוק?

ואני חושב שדווקא הסנדול הזה, שנגיד שאם אתה עכשיו פותח, אז תפתח את הכול בעיר. אני לא יודע אם זה כדאי. אני רק שואלת אם זה מוזכר. רגע, קארין. האם זה מוזכר בחוק? אני לא מתכוון לענות לשאלות שלך, כי את לא מכבדת את זה שאני מדבר. אני שואלת שאלת חידוד. קארין - - - יעקב, אל תעזור לו. תני לו. אני לא מוכן לזה. אני אעזור לו, למרות שהוא לא חבר בוועדה פה.

אבל כשאני נותן תשובה, את כל הזמן קוטעת אותי. אני לא מוכן - - - אני לא קוטעת אותך.

רוצה לסיים את דבריי ואחרי זה אני אענה לעוד שאלות, ואחרי זה אני הולך לוועדת חוץ וביטחון. תשובה אחת חסר לנו לגבי הנושא. מה הבעיה שלממשלה תהיה אפשרות לקבוע את אותם קריטריונים גם במקומות אחרים? לא להתנות, לא להוסיף כרגע עיר אחרת ולעצור את אילת. למה לא להוסיף ולהרחיב את זה? הדעה פה מסביב כל השולחן היא שכן. איפה יש עם זה בעיה? יואב, תסביר לנו. איפה יש עם זה בעיה? אני אגיד עוד פעם.

מסכים למה שאמר פה חבר הכנסת גינזבורג. בסוף גם אילת וגם ים המלח מייצרים אזור סגור. זאת אומרת, אותם אנשים שנבדקים נשארים בפנים, הם לא יוצאים ומסתובבים. אין לנו הרבה מקומות כאלה.

מטולה דיבר פה קודם, שיש שם כביש אחד. אם אתה בא לשלושה-ארבעה ימים במטולה, אני לא יודע להגיד לך האם נכונה

נוסע קצת לפה, קצת לשם. מעין בוקק אתה נוסע לעין גדי למשל. אתה גם יכול לנסוע לשארם א-שייח'. אני יודע לאיפה? ימינה, שמאלה. אני לא מכיר את זה כל כך. אנחנו רוצים שבשלב הראשון זה יהיה מאוד מצומצם. עם כל הכבוד למצומצם הזה, שמעתם את שרת התיירות, 60% מהלינות בבתי מלון במדינת ישראל, אם הבנתי ממנה - - - 30%. למה היא אמרה 60%? 60% מלינות הישראלים. 60% מלינות הישראלים. אוקיי. בסוף גם היכולת שליטה על אירוע כזה. אני מבין את זה. אני מאוד רוצה

נבוא לפה ונבקש תיקון קטן לחקיקה ונלך - - - זה בדיוק העניין. אנחנו מציעים במקום תיקון קטן - - - אנחנו חוששים מאוד - - - ממה אתה חושש?

אנחנו חוששים מאוד ממה שקורה פה, שלחצים בסוף יגרמו לזה - - - מה זה לחצים? אם לא היו לחצים גם את אילת לא היית מביא.

אל תגיד לי "לא נכון". הייתי איתך שם. לא נכון.

מה זה הדבר הזה? יש אפשרות לממשלה, קח את האפשרות לידיים. חבר הכנסת יעקב אשר, רצינו את זה, ללכת עם זה כמודל של פיילוט. אילת מתאימה מכל הבחינות, כולל האירוע המצער של הקריסה הכלכלית הזאת. כל מודל מתחיל קודם עם הבקשה של הרשות והלחצים האובייקטיביים שלה לשוב לבסדר. מה הבעיה?

זה לחץ פוליטי וזה לא פוליטי? מה הסיפור? כל דרישת ציבור היא לחץ פוליטי.

בלי יכולת דיפרנציאלית אנחנו לא נצליח להתמודד מול המחלה. אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה, כולל זה שאני רואה עכשיו שלצערי הירידה נגמרה בתחלואה, ואנחנו נהיה באירוע מאוד קשה בימים הקרובים. מה עושים? יואב, תקשיב שנייה. אי-אפשר מצד אחד להגיד שאנחנו מנהלים סיכונים, מצד שני להשתמש במילים ולהפחיד את כולנו. אנחנו באים ואומרים פרקטית דבר אחד אם היינו באים ואומרים: תכניסו בבקשה את טבריה, מטולה, עפולה ועוד משהו, כי אם לא ,

זה משהו אחר. אנחנו באים ואומרים דבר אחד: אתם בונים קריטריונים, בונים דברים, זה גם לא מחייב אותך, אבל תהיה הממשלה רשאית. למה לחזור לחקיקה ראשית? אני מקבל את ההערה, אני אבדוק מול השר. זה הכול. מה ביקשנו? יואב, תקשיב. אנחנו ננסה למצוא קריטריונים, אני אבדוק מולו.

אנחנו - - - יואב, אם אתה בודק עם שר הבריאות, תדבר איתו על השיחה שהוא קיים איתי אתמול לגבי נושא ההסעדה והאטרקציות, כי הוא אמר לי: אני לגמרי בעד הדבר הזה. תדברו איתו על אותו דבר בבקשה. יש לנו את זה, אנחנו לא צריכים את זה בחקיקה - - - אנחנו רוצים את זה - - - - - - לפתוח את המסעדות והאטרקציות זה ייפתח.

זה בתקנות קיים. אני חייב להגיד לכם משהו שהוא קשור לבית הזה ולמקום הזה. תשכחו רגע מאילת, תשכחו רגע מכל המקומות. כרגע יש פה הצעת חוק שהולכת להגביל זכויותיהם של אנשים,

אם אין איזון - - - - - - סליחה, רגע. אני אומר לך את דעתי הלא נחשבת. אם הסיפור הזה לא קורה במקביל, זה צריך להיות בחקיקה ראשית. עשית אי, תתנהג אליו כמו אי. לא אני אמרתי שאם זה הולך כמו ברווז, מקרקר כמו ברווז, זה ברווז. תחליטו שזה אי. תתנהגו אליו כמו אי. אי-אפשר לשים את השלייקס על השלייקס,

כי כרגע החוק עובר, וזה אמור להיות מחר או מחרתיים לגחמה של ריב פוליטי בתוך הממשלה, שלא נמצאת, לא שקופה, לא ברור לציבור מנגנון האחריות, וכאן המקום הוא שקוף, כאן כיכר העיר, כאן צריכות להתקבל ההחלטות המאוזנות על זכויות אזרחיות.

מה שאני רוצה ואני אומר לך את דעתי, זה לא צריך להיות בתקנות. אמרת "אי", אמרת "פתח".

אז אני אומר לך עכשיו שיהיה לך ברור, זה קיים באפשרות ממשלה. זה בדיוק העניין, זה לא צריך להיות בהחלטות הממשלה. אם הממשלה תחליט למשל שמסעדות זה רמת סיכון מותרת ברמת התחלואה, ואטרקציות לא, היא תלך למודל של מלונות ומסעדות ללא אטרקציות - - נכון.

- - אם היא תחליט שכל העיר צריכה להיות ירוקה ואין שום בעיה, הכול פתוח כמו רמזור ירוק, אז הכול יהיה

אתה עכשיו רוצה לאפשר רק מצב - - - בחקיקה הראשית לעשות את זה? אתה מגביל את זה - - - אותו מצב שמדינת ישראל החליטה על זה שאתה יכול ליוון, אותה ממשלה. אתה מגביל את יכולת הממשלה - - - לממשלה לא הפריע בכלל לאפשר לטוס ליוון, לחזור משם, לבוא לפה בלי בדיקה.

בלי בדיקה. זאת המציאות שרואים. ואני מזכיר לך, יעקב, כשהממשלה תחליט, זה יגיע לפה כמו אות מתה, ונתכנס אחרי שבועיים בשביל לאשר או לא לאשר. זאת המציאות של הכנסת אל מול הממשלה. זאת המציאות של החוק. ממש לא. אני מודיע לך שוועדת החוקה לא התכנסה פה עשרה ימים לאשר דברים שהממשלה החליטה. למה? כי אתם קואליציה דורסנית כולכם. אני חייב לומר לך שהממשלה בכל הדברים הובילה קו בוועדות השונות,

לא רק בוועדת החוקה - - - לך תסתובב בתל אביב, תראה עסקים פתוחים. ממשלה שהובילה קו... כל תל אביב פתוחה עם הקו שאתם מובילים. יש ועדות שבוחרות - - - והקו הזה בסדר. אומרים שפותחים במפגיע. אומר מנהל רשת "אני פותח את ביג",

יש חתונות. אומרים אין מסחר יש מסחר. יופי, אחלה ממשלה מנהלת. פותחים את ביג ולא נופלים השמים על הממשלה. זה מנוהל חבל על הזמן... - - - מטורללת - - - חברים זה בהצעות לסדר-היום. תודה רבה. בבקשה, מי מציג אצלכם? אני מתנצל, אני צריך ללכת לחוץ וביטחון. בוקר טוב, אני סמנכ"ל משרד התיירות. נעשה את זה בקצרה כי הנוכחים הבינו את המהות. המטרה היא לתת לממשלה את הזכות לפתוח את האזורים של אילת וים המלח, שנפגעו משמעותית מפגיעת מגפת הקורונה, והשפעות התיירות באזורים האלה משמעותיים מאוד. אתה אמור לקרוא את החוק?

אתה רוצה להתייחס? ביקשו ממני להציג כללית. אם לא צריך, אני אשמח. השרה הציגה. אנחנו יודעים על מה מדובר. אני רוצה להיכנס לחוק עצמו. משרד המשפטים, משהו על ההערות שהיו כאן לגבי נושאים שאולי קשורים אליכם? כן, כמה נקודות קצרות וכלליות, שייכנסו לפרטי החוק.

משרד התיירות ירצו להתייחס לפרטים עצמם כשיקראו את הסעיפים. ההצעה הזאת היא חדשה. היא מוצדקת, אבל היא חדשה במובן הזה שבפעם הראשונה במסגרת החוק שלנו אנחנו מגבילים חירויות לא כדי למנוע תחלואה באופן מיידי, אלא כדי לקדם אינטרסים וזכויות אחרות, בעיקר בתחום הכלכלי,

זה נכון שההצעה, שהיא עבודה משותפת של כמה משרדי ממשלה, מלמדת על האיזון הזה. בסופו של דבר הזכות של כל אדם, או אינטרסים וגם אינטרסים של אזרחים ותושבים האינטרס הציבורי יש לו הרבה מאוד פנים, ומשרדי הממשלה שעבדו על כך, כל אחד מדגיש היבט אחר של זכות אדם, היבט אחר של האינטרס, כשכולם רוצים לדאוג לאזרח והתושב באילת שרוצה לעבוד זה גם אינטרס וזכותו להתפרנס כמו גם הזכות של אדם

וחופש התנועה כשמישהו רוצה להגיע לאילת, לצורך הדוגמה. יצרנו את האיזון הזה שהוא מורכב והוא חדש, אנחנו חושבים שהוא אפשרי משפטית. זו אמירה אחת. בתוך האיזונים במכלול הזה, מה שהיה חשוב לנו כמשרד המשפטים, והדגשנו אותו זה עלה בדיון, ולכן אני מתייחס גם לזה הוא שהגבלת התנועה של אותם אנשים, שנקרא להם "תושבים", אבל זה תושבים במעטפת של רשימה שמופיעה בחוק כחריגים,

לא מישהו שתכנן לטייל לאילת, הזמין מקום בבית המלון, יכול להיערך מראש, אלא אנשים שיש להם צורך להגיע לשם, אותם אנשים שהפגיעה בהם היא פגיעה לא פשוטה החוק ייצר יחד עם ההכרזה דרך קלה יותר להיכנס לעיר.

אם הם נאלצים לעבור בדיקות, אז הבדיקות יהיו בחינם, הבדיקות יהיו זמינות והבדיקות יאפשרו מתן מענה,

נאמר לנו ברמה של רבע שעה,

הפגיעה בהם תהיה מצומצמת. ואני מדגיש את זה, כי זה תנאי להכרזה. אם לא יהיו בדיקות כאלה, אם תושב או כל אדם אחר ברשימת החריגים, לא יעמידו לרשותו בדיקה שהיא בסמוך לכניסה, שהיא בחינם מבחינתו, ושהיא נותנת מענה מהיר, הרי שלא יהיה תוקף להכרזה, ואי-אפשר יהיה להגביל את החירות שלו להיכנס. זה משמעותי, כי על זה בסופו של דבר יושב האיזון.

ושמעתי פה הערות, אולי צריך להרחיב את רשימת "האנשים החריגים" נקרא להם, שיכולים להיכנס יותר בקלות, אולי צריך 48 שעות שונות. אלה פרטים בתוך זה, אבל על העיקרון הזה זה יושב, שהתועלת הכלכלית, שהיא לא רק כלכלית במובן הכללי, היא בסוף עוזרת לאנשים להתפרנס דיבר פה ראש עיריית אילת ובצדק התועלת הזאת עומדת אל מול הגבלת תנועה וחירות מאוד בסיסית. אתה מונע מבן אדם להגיע בחופשיות אל הבית שלו. הוא דיבר לא רק על המלונות. סליחה, אתם כל הזמן חוזרים על האיזון של הכלכלה. אם החוק הזה כל תכליתו היא לעזור לעיר אילת, לכלכלה שלה ואני אומר לך, אבל לא אני צריך להגיד,

מאיר יצחק הלוי אמר, מדברים פה אך ורק על המלונות האיזון פה הוא בפירוש מופר. זה לא יקרה הלכה למעשה.

זה קשקוש. מה לא יקרה? לא יהיה מצב שיגיעו אנשים לבתי המלון כשהעיר תהיה סגורה. אנשים לא יבואו להיכנס לסגר בבית מלון. זה לא הגיוני. אנשים רוצים אטרקציות, אנשים רוצים מסעדה, אנשים רוצים לצאת ויש טבע מדהים. יש לך סיכום על זה עם הממשלה?

מה שאמר פה סגן השר, במקום ש"הממשלה תהיה רשאית" ש"הממשלה תהיה מחויבת" לקבוע את זה. זה כל מה שאני רוצה. כבר קבעת אזור ירוק, פתחת אותו, תקבעי גם מה הסעיפים שאפשר.

לא יגיע אף אחד. אף אחד לא ברמת מזוכיזם שיבוא להסתגר בבית מלון. לכן ההצעה שלנו במקום "שהממשלה רשאית" - - - את ההצעה הזאת אנחנו מבינים. ראש העיר, תאמין לי, אנחנו מבינים. יואב הבין את זה, ואנחנו מבינים את זה. גם שר הבריאות אתמול בשעה 23:00 בלילה הבין את זה מצוין. הוא אומר את זה שחור על גבי לבן. גם פה אנחנו אומרים מבחינתנו, למרות שאני אומר שוב, אני פחות אוהב את זה בחקיקה ראשית, אבל יש היגיון בכך שאם אתה כבר בא והופך מקום מסוים עם "ויזה" כזאת או אחרת, רפואית או לא רפואית - - "פספורט רפואי",

- - פספורט רפואי כזה או אחר, בתוך הדבר הזה צריכים לבוא דברים נוספים. כרגע שתבין, דיברנו על העניין הזה שאני עומד על כך, והוועדה עומדת על כך, שתהיה קודם אפשרות לעשות את זה גם במקומות אחרים, שזה בסדר גמור, בלי התניה כמובן אחד לגבי השני. זה דבר ראשון. דבר שני, יש גם את הנושא הזה. אם תהיה עליו תמימות דעים בוועדה, ודאי שיביאו עליו הסתייגויות. אני מציע, כדי שזה לא יבוא בהסתייגויות, שהממשלה תביא נוסח מטעמה שנותן פתרון לעניין הזה. אני לא רוצה לחייב. נציגי משרד הבריאות אתם איתנו? יש תהליך של הסתייגויות ואנחנו יכולים להכניס את זה כהסתייגות. לאור דרישת ראש העיר יש בזה היגיון. אם אני מבין נכון גם מקולו, הוא לא יודע להעביר את זה בציבור שלו, בעיר שלו.

איך אפשר להעביר את זה? גם אנחנו אנשי ציבור. הוא לא יודע להעביר את זה. ברור לגמרי. אם ככה, יש פה סוגיה רצינית שצריכה להיפתר. אני מציע שתביאו את הפתרונות, גם אם זו תהיה פשרה מסוימת, גם אם זה יהיה חלקים או מדרג מסוים שהולך לקרות. אני לא מציע לך כרגע להתפשר, אני רק אומר.

נתחיל את ההקראה, אבל - - - אדוני היושב-ראש, אני ציפיתי היום שנעבור ביחד לקריאה שנייה ושלישית. לשם הגענו. כל יום שעובר מצב העיר אילת הופך ונהיה חמור יותר. חשוב שתבין את זה. ראש העיר - - - תבואו לאילת,

תבינו על מה אני מדבר. אתה רוצה להעביר את זה כמו שזה, ככה, עכשיו?

אני רוצה להעביר את זה - - - לא. אני שואל אותך שאלה. כשאתה מעביר בישיבת מועצה דברים, לוקח לך הזמן שאתה צריך להעביר.

מצדי - - - אין לי ברירה - - - סליחה. ראש העיר, תכבד אותי. אני מכבד אותך כבר הרבה שנים, ולא לחינם. אני בא ואומר רק דבר אחד: אנחנו יכולים להצביע עכשיו על הצעת החוק כמו שהיא וללכת הביתה. צריך להקריא אותה. אם אתה רוצה את זה, רק תגיד לי, שאני אדע. אני רוצה להשלים את המשפט, כי אולי דרך השאלות האלה נוכל לעזור בדרך אחרת. כמו שאמרת קודם, זו הפעם הראשונה שלקחו את הסיפור הכלכלי ושמו אותו באיזונים. עד עכשיו זה לא היה. מאחר שזו הפעם הראשונה, אני אומר שהאיזון פה הופר. לבוא ולהגיד שהפגיעה כרגע בכל תושבי אילת, ביכולת התנועה שלה, אל מול פתיחה רק של המלונות, זה לא מידתי ולא מאוזן.

גם הממשלה שהחליטה על יציאה מסגר, יש שלב 1,

6. אי-אפשר ללכת על אותה צורת חשיבה. לא יכול להיות מצב שאתה פוגע בזכות כל כך דרמטית מצד אחד, ולוקח את כל יתר ההחלטה ושם אותה בידי הממשלה, והיא תעשה את האיזון אחר כך. האיזון לא יהיה אחר כך. האיזון חייב להיות פה, בשליטה שלנו, של הפרלמנט, של הכנסת, שהוא הריבון. פוגעים בזכות אחת דרך הכנסת ואומרת ממשלה: נרפא את הזכויות אחר כך. ואני אומר: לא, זה התפקיד שלנו פה בוועדת החוקה, וגם התפקיד של משרד המשפטים לגבות את המהלך הזה.

לפני שאני אשיב לשאלה הזאת, אני אשלים את המשפט שהיה לי חשוב לומר בתחילת הדרך,

הנקודה שחשובה לנו, כמשרד המשפטים, היא באמת ההגנה על התושבים, על קרובי משפחתם, על העובדים ועל האנשים שנאלצים לעבור. הם לא מגיעים לצורך תיירותי מובהק, וחופש התנועה שלהם צריך להיות מוגבל למינימום הנדרש. והמינימום הנדרש בהקשר הזה גם מטיל על המדינה חובת התארגנות, חובת מימון של בדיקות מהירות, והדברים האלה, חשוב שייאמרו, כי הם התנאי להכרזה והם התנאי לטיפול של

אני חושב שזה גם מענה

יש כאן הערה מוסדית, בשאלה מי צריך לקבוע את זה. אני לא חושב משפטית שיש מניעה שההגבלות האלה ייקבעו בתקנות על ידי הממשלה, כפי שנעשה בחוק הזה לרוחבו - - - פעם ראשונה זה מצורך כלכלי, לא מצורך רפואי. זו דרמה גדולה. יש הבדל בין פגיעה ושמירת הנפש, שהיינו בסיפור אחר.

תן לו לענות. נדמה לי שההיבט הכלכלי נמצא בהרבה מהתקנות, בפרט תקנות שמדברות על מקומות עבודה, והעדפת מקומות עבודה מסוימים על חשבון אחרים. איל, זה ניסוי ראשון לקחת ולאזן ולהגיד: אתה לא יכול להיכנס, אתה לא יכול לעשות X, Y, Z, ואתה עושה פה אפליה מובנית בין בתי המלון לבין המסעדה שנמצאת ליד. אי-אפשר להתעלם מזה. זה כמה וכמה הערות שונות.

האם זו הפעם הראשונה שאנחנו עושים את האיזונים בין אינטרסים והזכויות השונות? נדמה לי שזה לא נכון מנקודת מבטי. זה לא הגיע מההיבט הכלכלי, זה הגיע מההיבט הבריאותי.

הבחירה מה לפתוח קודם אנשי משרד הבריאות יודעים להסביר את זה טוב ממני נניח שאפשר לנהל פעילות במשק בהיקף X, אז את ה-X הזה אפשר לעשות אותו - - - איל, אתה צריך לענות על שאלה פשוטה. למה מסעדה במלון יכולה להיפתח, והמסעדה שנמצאת לידה לא יכולה להיפתח? אתה צריך לענות. לזה יש הסבר בריאותי, שיוכלו להסביר אותו. אני רוצה לשמוע עכשיו הסבר בריאותי למה מסעדה - - - יואב,

בוא נשמע. זה אותו אדם שיבוא לאכול במסעדה. מה ההבדל? לא הבנתי. זה לא עוד אנשים. אדוני ראש העיר, תעשה עימי חסד. אני מבקשת ממשרד הבריאות לתת תשובה לעניין.

קודם

כמו שנאמר, וסגן השר אמר את זה, לא הוחלט שלא לפתוח, זו החלטה שיכולה להתקבל גם בהמשך,

אני שנייה אתייחס. רגע, אני עוצרת אותך.

אומר ראש העיר, אני חושבת במידה רבה של צדק, שלא יהיו הזמנות בכלל להגיע לאילת אם אין מה לעשות חוץ מלהסתגר במלון. בן אדם לא רוצה לבוא לאילת לסגר, הוא רוצה לבוא לאילת להיות באילת, על כל המשתמע מזה. המומחיות שלי זה לא תיירות, אבל בתור מי שהיה באילת כמה פעמים, אתה לא יורד לאילת רק בשביל המסעדות, יש שם נוף,

יש שם הרבה פעילויות שכבר היום פתוחות דרך אגב. לא צריך לפתוח אותן.

חוף הים וצלילה אפשר לעשות. אפשר לטייל בטבע שליד אילת. אני לא נכנס לזה, כי זו לא הנקודה. מה שאני אומר שזה לא הכול או כלום. זו בדיוק הנקודה שניסה לומר גם סגן השר.

אתה טועה, אדוני. אתה פשוט טועה ואתה גם מטעה. אני חושב שכדאי להתמקד בתחום הבריאותי. מאיר, בוא ניתן לו להשמיע את הנימוק הבריאותי. - - - תלמד אותה ותראה. אתה טועה טעות מרה. אדוני ראש העיר, בוא ניתן לו להשמיע את הנימוק הבריאותי. ההבדל בין המסעדות. נקודה ראשונה, שזה לא הכול או כלום.

אפשר גם לדון מה לפתוח ומה לא, וזה בדיוק מה שסגן השר ניסה לומר, שזו החלטה שהממשלה תקבל בשלב הבא, ויכול להיות דרך אגב, יכול להיות שכן יפתחו הכול. מאה אחוז, אבל בואו נדבר על ההבדל בין המסעדה בחוץ למסעדה במלון.

אפשר גם לשאול מה ההבדל בין מסעדה באילת למסעדה בתל אביב, שיכולה לומר לך: גם אני אבדוק בכניסה אצלי כל מיני אישורים.

אתם מחליטים על אי ירוק, בדיקה של כולם בפנים, אף אחד לא נכנס לעיר בלי בדיקה. זה ההבדל. מה זה משנה איפה האורח - - - מאיר. מאיר, רגע. אם הוא אוכל במלון או אוכל במסעדה, מה זה משנה אפידמיולוגית?

אולי אני ראש עיר, אבל לא מוגבל עד כדי כך. מאיר. אם תיתן לי, אני אסביר. מאיר, תן לו לדבר. בבית המלון אנחנו גם בודקים את העובדים. אנחנו לא הולכים עכשיו ובודקים כל יום, או כל שלושה ימים, או כל שבעה ימים, כמה שנחליט, את כל תושבי העיר אילת. אני לא בודק באופן תדיר את השף של המסעדה שמחוץ למלון או את המלצר של המסעדה שמחוץ למלון. יש פה הבדלים, ויש פה גם עניין סטטיסטי.

כמה שהתנועה שלי יותר גבוהה, אני פוגש יותר אנשים, אני מעלה סיכון להדבקות. זו המציאות. זה בדיוק ההיגיון הבסיסי של איסור התקהלויות או מגבלות התקהלויות. זה בדיוק ההיגיון בסגר כשאתה מגביל תנועה, כי אתה מקטין את האפשרות לאנשים להיפגש אחד עם השני ולהדביק אחד את השני. אז שיסתגרו בבית מלון?

זה ההיגיון?

מאיר, תן לו. שיסתגרו בבית מלון או שיצאו החוצה קצת?

אדוני ראש העיר, רגע. תן לו להשלים. היה יכול לומר מישהו גם "אל תפתח את המסעדה בבית המלון", אבל ברור שבית מלון בלי בריכה,

באמת באמת באמת כבר אין לו הצדקה. אף אחד לא יורד רק כדי להיות בחדר.

אז מנסים למצוא את האיזון. עכשיו אני אחזור לנקודה הראשונה שסגן השר אמר. זה עוד לא דיון שהוחלט. זה בדיוק הדיון הבא, לראות מה כן לפתוח. אולי נפתח את המסעדות רק בחוץ,

כי זו העיר אילת, יש בה מזג אוויר טוב, ובחוץ הסיכון יותר נמוך מאשר בפנים.

רק שאני אומר שזה דיון שעוד לא הוכרע מה לפתוח ומה לא, ולזכור שיש הרבה דברים שכבר היום פתוחים. ובוודאי מה שיפתח בכל הארץ,

מאליו שגם ייפתח בעיר אילת. אם יוחלט בעוד שבוע לפתוח את מסחר הרחוב, ברור שגם באילת זה ייפתח. וזה בדיוק האתגר הבא שלנו. אני מקווה שעניתי. תודה. שי ברמן איגוד המסעדות והברים. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, אני מנכ"ל איגוד המסעדות. אני מדבר גם בשם עמותת המסעדנים באילת והיושב-ראש שלה, רונן מור, שלמרות שמדינת ישראל שכחה אותו, הוא לא שכח אותה, והוא נמצא כרגע בשירות מילואים. גם אנחנו שמחים שפותחים את המלונות, אנחנו קצת פחות נרגשים מכולם, כי באמת אי-אפשר להבין מה ההבדל בין חדר אוכל של בית מלון לבין חדר אוכל של מסעדה. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. אין לזה שום היגיון אפידמיולוגי, ואני יכול לחשוב רק על הסבר אחד לאחר ששמעתי פה את כל ההסברים, גם של משרד הבריאות וגם של גופים אחרים. ההסבר היחיד לזה, שאנחנו פשוט לא מעניינים אף אחד. לאף אחד לא אכפת מ-200 עסקי הסעדה בעיר אילת, מעל 4,000 עובדים, שהתשתית של העסקים שלהם קורסת. צריך להבין שלעיר הזאת אין שום עורף אורבני, העובדים בורחים מהעיר, זה טבחים, זה מלצרים, זה אנשים שלהשיג ולהכשיר אחרי זה, כדי לפתוח את העסקים מחדש, לא יהיה אפשר לעשות. ולכן מה שאתם עושים בהחלטה הזאת, שהיא החלטה מפלה ושערורייתית, זה פשוט להרוס את העיר. וכמו שאמר ראש העיר וכמו שאמרו פה דוברים אחרים: אין תיירות ואין מלונאות בלי מסעדות, בלי אטרקציות, בלי הדברים האחרים. זה משרד התיירות לצערי הרב, והייתי אתמול אצל המנכ"ל אנחנו מכירים ויש לנו קשר איתם הם לא מבינים את זה, כי הם עובדים אך ורק לטובת המלונות. צר לי שהחלטה כזאת הולכת לעבור פה בוועדת החוקה, אצלכם. אני חושב שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם לאשר הצעת חוק כזאת מפלה נגד בעלי העסקים. אתם פשוט מפלים אותנו.

מה ההבדל בין חדר אוכל של מלון לבין חדר אוכל של מסעדה? אין לזה שום היגיון אפידמיולוגי, אל תבלבלו את המוח. אני יודע ואני מעריך, אני מקווה שאני טועה, שההחלטה הזאת לא תשונה. אני כבר אומר שכבר הכנו עתירה לבג"ץ. אני אומר את זה בכאב, כי אני לא חושב שזה צריך להיות ככה. אני חושב שצריך להיות צדק, והצדק צריך להיעשות במקום, בבית המחוקקים, לא במקום אחר, לא בבית המשפט, אבל מכיוון שאנחנו יודעים שזה הולך לעבור בצורה הזאת, אנחנו בהחלט מחר בבוקר נגיש עתירה לבית המשפט העליון ונבקש לדון בעניין הזה, שבית המשפט יתערב כדי לשנות את ההחלטה הזאת. אני חוזר ומדגיש: אנחנו חלילה לא נגד הקולגות שלנו במלונות. אנחנו שמחים שהם פותחים את העסקים שלנו. אני חושב שגם הם צריכים להצטרף אלינו לעתירה הזאת, מכיוון שהמלונות לא יכולים לעבוד בלי מסעדות ובלי הדברים האחרים. תודה רבה.

ענבל ג'וריני פרץ, איגוד האמרגנים. שלום, תודה רבה על הזכות להשמיע את הקול של עולם התרבות. הקשבתי פה כבר כמה שעות טובות לכל מה שנאמר. יש דברים שאני מאוד מסכימה איתם. מחודש מרץ, מה-7 במרץ שאנחנו סגורים, אני מנסה לחפש את ההיגיון בשיגעון ולא מוצאת. אני לא רואה סיבה, ואני מסכימה פה עם ראש העיר אילת,

שאומר שאין סיבה שאנשים ירצו לבוא ולהניע את הכלכלה של אילת ולזוז באילת בלי איזה אטרקציה. יש מספיק אפשרויות איך להפעיל את עולם התרבות, את התערוכות, את הכנסים, שזה תעשייה שלמה שדוממת, אפילו בלי אופק קדימה. אנחנו לא רואים את עצמנו מתחילים לעבוד לפני קיץ 2021. באתם והגדרתם, שזה דבר מדהים בעיניי, זה דבר נכון לתת את זה לכמה שיותר ערים לאט לאט, ובסדר הנכון, תוך שמירה כמובן על צו הבריאות. מדינת ישראל יכול להיות שוויתרה על צריכת התרבות? על המשמעות של התרבות דווקא בתקופה הזאת?

אמרגנים, אחד היתרונות של התעשייה שלנו זה לדעת לשמור על הקהל, בין אם זה בהופעה, בין אם זה בתערוכה, בין אם זה באירוע. זו המיומנות שלנו. תנו לנו את האפשרות לשמור על הקהל במתווה סגול, במתווה אדום, באיזה צבע שאתם רק רוצים, רק לעבוד. יש מרפסות, יש משאיות. זה כבר עבד, יש המתווה של ה-14 ביוני שאישרנו על X תפוצה, אופן הישיבה. בכל דרך שרק תרצו. אני רק חושבת שזה מעודד יותר. אני מבקשת לא לשכוח את עולם התרבות בערים הירוקות. ואם זו עיר ירוקה, היא יכולה להיפתח. אם היא לא ירוקה, אז מה היא שונה מתל אביב? יש לו את הים, יש לו מסעדה בטייק אוויי, והוא יכול להישאר פה. אז למה אנחנו עושים את כל הדבר הזה? אני מבקשת שפה כל החברים המכובדים פה ישקלו את הנושא הזה ויתמכו בעולם התרבות, דווקא בימים קשים אלה. אני מודה לכולם. תודה רבה. עמיחי לוי, משרד התחבורה.

ציבורית במשרד התחבורה, ברשות הארצית לתחבורה ציבורית. יש שני נושאים קטנים, שלא ראינו התייחסות אליהם בהצעת החוק ואנחנו מבקשים לתקן, העברנו גם למשרד הבריאות: האחד, זה התייחסות לנהגי תחבורה ציבורית כאל תושבים. אלה נהגים שעושים את הציר הזה יום-יום, לפעמים פעמיים ביום. לא ייתכן שכל 48 שעות הם יידרשו להיבדק, גם אם הם לא תושבי אילת. זו הסתייגות ראשונה.

דבר שני, לפחות המתווה האופרטיבי צריך לתת מענה לתחבורה ציבורית, והוא לא נותן כרגע. מה קורה במחסום, כשיש נוסע שמגיע בלי אישור? האוטובוס כמובן לא יכול לעכב עכשיו 50 נוסעים בשביל נוסע כזה. האם זורקים אותו באמצע כביש הערבה? מה עושים אם הוא נמצא חיובי? יש פה הרבה שאלות שכרגע ללא מענה, ונהיה חייבים למצוא להן תשובות. ברק ארוסי, משטרת ישראל. שלום לכולם. מבחינת המשטרה, כבר נאמר על ידי שרת התיירות, ניהול עמדות הביקורת צריך להתבצע על ידי גורמי פיקוח. כמובן משטרת ישראל תסייע בכל היבטי הסדר והתנועה, כלל שנידרש. צריך לבדוק את עמדת צה"ל לגבי כביש 12, מדובר בציר ביטחוני. יש לזה משמעויות מבחינת עומסים או הכלה של מספר רכבים שעומדים על הציר וממתינים לתוצאות הבדיקות. פתיחת בתי המלון ללא המעטפת עלול ליצור אירועי סדר ציבורי. כבר עכשיו אנחנו רואים את ההתנגדויות. אנחנו מדברים על סדר ציבורי בערים האלה, במתחמים האלה, מה גם שאם החוק ירצה שני אזורים בלבד, זה עלול לייצר אנטגוניזם ביתר הארץ ולייצר לנו עבודה.

האם אתם מתואמים עם אילת? מה? אתם מתואמים עם ראש העיר וסגנו?

בוודאי. כבר היו פגישות עבודה עם שתי המועצות, גם עם העיר אילת - - - גייסנו את תא"ל בצלאל טרייבר לשמש כמפקד האירוע. מצוין. אני אשמח לשמוע את אלי לנקרי. אני לא סיימתי.

יש חשיבות אדירה להסברה מקדימה לצמצום העיכוב בדרכים, הבנה שבדיקות מקדימות חייבים לבצע כל התיירים/אורחים, כדי לצמצם את העיכוב ואת העומסים בדרכים. היערכות תשתיתית בליווי מהנדס תנועה. אנחנו מדברים על פתיחת שרוולים נוספים הדברים האלה צריכים להיעשות בצורה מסודרת. הדבר האחרון, שגם ראשי המועצות מכירים ומסכימים, זה הגברת הפיקוח והאכיפה במתחמים. הערים האלה כביכול צריכות לזכות ביותר פיקוח, מתוך הבנה ואינטרס של כולנו לאשר אותן כאזורים ירוקים. אם לא נפקח בערים אחרי שאנשים נכנסו, הערים האלה עלולות להיות מהר מאוד מתחמים אדומים. עד כאן. אתם בעד? עוד פעם, אנחנו בעד. ככל שנבין את המשמעויות והדברים ייעשו כמו שצריך מבחינת עמדות הבידוק, השרוולים, מפקחים וכל הדברים האלה, ברור. העיר הזאת צריכה להיפתח. זה טוב לכולם. תודה רבה לך. אלי לנקרי, ממלא-מקום ראש העיר.

גברתי היושבת-ראש, אני רוצה רק לסבר את אוזני חברי הכנסת, חברי הוועדה, במשמעות החוק כפי שהוא מנוסח כעת. המשמעות היא שאנחנו מחזירים את הפעילות הכלכלית של העיר רק ב-30%-40%. מבין 25,000 השכירים באילת יחזרו לעבודה רק 7,000 לכל היותר. צריך להבין את זה. מבין כל העצמאים, 3,000 עצמאים, יחזרו מתי מעט, ולכן יש כאן החמצה גדולה של החקיקה. כפי שנאמר כאן, הנזק גדול מהתועלת בחקיקה כפי שהיא מנוסחת עכשיו. ללא פתיחה כוללת של העיר, אין כאן היתכנות אמיתית לחקיקה כמו שהיא עכשיו. ואת זה צריך לומר באופן ברור, שלא משתמע לשני פנים. מה אנחנו לא יודעים היום שנדע בעוד יומיים או בעוד שלושה ימים לגבי המצב הבריאותי? אם המצב הבריאותי, מצב התחלואה בעיר, הוא זה שהולך לקבוע, אז בבקשה,

הם ישתנו דרמטית בעוד יומיים או בעוד שלושה ימים, כשירצו לקבל החלטה? היום אילת במצב הבריאותי הטוב ביותר בישראל, וזה לאורך כל השבועות האחרונים. יש לנו בסך הכול שמונה חולים פעילים. בכל הימים האחרונים יש אפס מאומתים. אפס מאומתים. אז אם קובעים את האזור כאי ירוק, המשמעות היא שצריך לפתוח אותו לחלוטין, ולא לקפח כאן דווקא את העסקים הקטנים. מבין 6,500 עסקים בעיר הזאת, 900 כבר קרסו ולא יקומו. סגרו ולא ייפתחו. כל יום שעובר עוד הרבה מאוד עסקים ייפלו. זאת המשמעות. צריך להבין. את מי אנחנו מקפחים בהחלטה הזאת? את מי אנחנו מפלים? דווקא את הקטנים? אסור לעשות את זה בתכלית האיסור.

זה בסמכות הוועדה להכניס עוד היום את התיקון הזה לחוק ולאפשר את פתיחת כל העיר.

תודה.

בהקשר הזה אני רוצה להתחבר לדברים שאמרתי בהתחלה, ואני מפנה את זה בעיקר לאילת בהקשר הזה. זה לא רק שאלה אופרטיבית טכנית, זו שאלה שיורדת לשאלת ההצדקה מבחינה חוקתית. זאת אומרת, אתה פוגע פה בצורה קשה בחופש התנועה של אנשים כנגד איזה הטבה כלכלית. כבר דיברנו על זה שזה חריג, לא עצם השקילה, אלא שהתכלית היא תכלית כלכלית, שזה אולי לגיטימי, אבל פעם ראשונה שזוהי התכלית.

השאלה, האם כשאתה משאיר את זה לתקנות, ההסדר כפי שהוא הוא הסדר שעומד במובן הזה בהצדקה מבחינת העלות מול התועלת. אתה יכול להגיד שהנתונים מדברים על זה שרק 30% למשל נהנים מזה, שאז הצר לא שווה בנזק המלך.

מבחינה חוקתית אתה לא יכול להצדיק את הפגיעה הקשה, כשהיתרון שמושג מהצד השני הוא כל כך מצומצם. חד-משמעית.

אם היושב-ראש - - - תשיב. למה לא? התשובה הקצרה היא אני חושב שכן, זה עומד במבחנים החוקתיים. אני חושב שההצגה של הפגיעה, בוודאי של פגיעה בחופש התנועה, והדגשתי בדברים שלי, מה שהיה חשוב לומר זה את ההיבט הזה, שהוא רק אחד מכמה היבטים.

להגביל אנשים לנוע בחופשיות לביתם זה לא דבר של מה בכך, אני מסכים, אבל עדיין להציג את זה כפגיעה חמורה? מה שזה אומר שהם לא צריכים להודיע מראש, הם לא צריכים לתכנן, הם צריכים לעצור בצד הדרך אני כרגע מתאר כשהכול ברמה התפעולית נניח יהיה נהדר, כשהיועץ המשפטי אמר שנשים את זה בצד, משטרת התנועה תפעל נהדר ורחבות כורכר יוסדרו שם, והבדיקות יעבדו מהר הפגיעה בתושב אילת שרוצה לחזור לביתו, שהוא צריך לעצור בצד הדרך, לעבור אופרציה לא נעימה, אפשר להגיד שהבדיקה היא פעולה חודרנית,

אני לא מזלזל בזה, אבל הפגיעה היא בהיקף הזה, והוא נוסע לדרכו בחלוף חצי שעה, ואם זה יהיה מהר יותר, אפילו פחות מזה, והוא חוזר לביתו, נוסע לאן שהוא רוצה. זו הפגיעה. אל מול זה - - - לא לאן שהוא רוצה. לעבודה שלו הוא לא יכול לצאת. ויש את הפגיעה שבני המשפחה שלו וחבריו לא יכולים להגיע אליו.

גם אנשים נוספים נאלצים לעצור בצד הדרך.

נכון לעכשיו, לפי הצעת החוק, אנשים אחרים, בני משפחתו, לא זכאים לבדיקה המיידית והחינמית,

לדעת 48 שעות מראש. - - - אדוני היושב-ראש, אם רוצים שאני - - - היושב-ראש, הגדרנו את זה כאנשים חד-יומיים, שזה אומר תושבי אילות, תושבי אילת, שבאים ונכנסים באותו יום, פטורים מהבדיקה, למעט אם נחשוב שרוצים לעשות בדיקות סקר מעת לעת, על פי מה שיוחלט במשרד הבריאות. משרד הבריאות כנראה לא - - - אדוני היושב-ראש, אמרת שאני לא חייב להשיב.

אני מבקש שיאפשרו לי להשיב תשובה שלמה, שלא תיראה כחלקי דברים לא ברורים. ודאי. לא נפגע בפרסטיז'ה שלך פה בוועדה. הפרסטיז'ה שלי היא לא לדבר בכלל. זה המצב האידיאלי. את זה אני לא אוהב לאפשר לך. אם מבקשים שאני אסביר, לפחות שאני אסביר בצורה מלאה. זה לא כל כך ארוך. הפגיעה היא פגיעה, אכן. זו הערה מדרג שני, יכול להיות שברשימת החריגים, האנשים המוחרגים שהציגה הממשלה, יש מקום לתיקון. זה נושא לדיון, בשביל זה הכנסת מחוקקת, אבל בשאלה העקרונית אל מול זה עומד לא רק עניין כלכלי, אינטרס כלכלי כללי, יש פה אפשרות למאות רבות של אנשים להתפרנס. אם אנחנו מצליחים לבנות מודל שמאפשר לאנשים האלה להתפרנס, בין כעובדים ובין כמעסיקים וכן הלאה וכן הלאה - - אתה אומר שגם כשהמשקל לא מלא,

- - ולא מדובר בבית מלון אחד או שניים, אפרופו הדיון - - - אדוני, הובנת לחלוטין. נכון, בהיקף נרחב, כמות מסיבית של אנשים, פלוס האנשים שיוכלו לבלות שם, שזה אולי - - - מסוג אחר, אבל גם הוא קיים במכלול אני לא חושב שאין פה שום תועלת או שהתועלת כל כך זניחה אל מול הפגיעה שהיא קיימת, אבל היא לא כל כך חמורה. היקף הפגיעה לא - - - יואב.

יושב פה ראש העיר, אומר לך מה היקף הפגיעה, ואז אנחנו אומרים לו משפטית שההיקף לא גדול. יואב, הבנו. זו שאלה משפטית זו לא שאלה של היקף הפגיעה. שאלת היקף הפגיעה היא לא שאלה משפטית. היקף הפגיעה הוא עצום, אומר ראש העיר.

בתושבים שצריכים לעצור בצד הדרך? לא בתושבים שצריכים לעצור בצד הדרך. כלכלית. - - - בחוק הזה, של מסעדה במלון לעומת מסעדה לא במלון. - - - ימשיכו לא להתפרנס משיקול - - - ראש העיר. יואב, תודה. משרד הבריאות. אני רק רוצה להזכיר, כי קל להתבלבל, כי יש מאפיינים באמת דומים בהקשר החוקתי. אנחנו לא מדברים פה על אזור מוגבל, אף אחד לא כופה על אזור מסוים שיהפוך להיות אזור תיירותי. כפי שאמר גם סגן השר, תהיה התייעצות עם ראש עיר או ראש המועצה, או הגורם הרלוונטי, עם האזור עצמו. אם הגורמים הרלוונטיים באזור לא ירצו את זה, המתווה פשוט לא יחול. זה דבר ראשון. אני לא מבינה. גם את זה הבנתי. מה זה הדבר הזה? אל תשאלי מה, אני יכול לתת לך תשובה. לפי המתווה המדורג של פתיחת המשק, מסעדות וענפים נוספים נפתחים לפני בתי המלון, לכן גם אם לא תהיה החלטה פוזיטיבית לפתוח באזור התיירותי הירוק לפני שאר הארץ - - ברור.

ועצם זה שאנחנו מאפשרים לאנשים להגיע לבתי מלון באותו אזור הרבה לפני הפתיחה של שאר בתי המלון ברחבי הארץ, זה יאפשר למסעדות ולענפים

אודי, אני אחדד לך שלוש נקודות שאנחנו רוצים לחדד אותן לקראת סיום החלק הזה של הדיון, מה שעלה כאן בוועדה. אדוני היועץ המשפטי, כבר לא נתחיל עכשיו את ההקראה, כי יש לנו ישיבה ב-12:30. מחר בבוקר נתחיל את ההקראה. אני רק מציע, כדי שתהליך ההקראה ילך יותר טוב וגם שלא נצטרך להגיע פה לוויכוחים יותר מדי גדולים, אני רוצה לחדד שלוש נקודות שעלו כאן. נקודה אחת זה הנושא הזה שהוועדה חושבת, אני חושב שאפילו סגן השר בסופו של דבר לקח את העניין לשיעורי בית, שבחקיקה ראשית הממשלה לא יכולה הרי לא נעשה פה תהליך בחינה אמיתי בכל מקום בארץ.

נמצא פה ראש העיר של טבריה שאמר: לא ישבו אצלי,

גם ראינו אותה, אפילו היא משורטטת עם מפות, עם שטח גיאוגרפי. יכול להיות שהוא יצטרך לוותר אצלו על כמה מלונות שבתוך העיר, שמעורבבים עם האוכלוסייה, ואלה שלא מעורבבים כן יוכלו להיות אנחנו לא רוצים לכפות את הדבר הזה, כי אני לא חושב שאנחנו רוצים לבוא ולהגיד שאם לא תהיה כתובה המילה טבריה הרגע, לא יהיה גם אילת. דמם לא סמוק פחות מאחרים, ואנחנו לא נתקע כמובן את המצוקה הגדולה שאילת נמצאת בה לצורך העניין, אבל כן נדרוש בצורה ברורה שהממשלה בחוק שנקרא "חוק סמכויות" תוכל לקבל את הסמכות לעשות את התיקונים האלה אם תמצא לנכון, לאחר בדיקה מעמיקה ומקצועית, וכמובן לא בלחצים פוליטיים, כי אמר פה סגן השר שהם לא עובדים לפי לחצים פוליטיים - - מה פתאום. - - וזה רשום בפרוטוקול, ואין לי ספק שאם זה גם רשום בפרוטוקול, זה ודאי גם נכון. אבל בכל מקרה, אם הממשלה, בלי לחצים פוליטיים, תחליט שהיא רוצה להחיל את זה על מקומות אחרים כי זה עומד באותם קריטריונים, לפחות שהחוק ייתן את האפשרות. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה אני אנסה להסביר, אולי פחות טוב ממה שחבריי אמרו, אבל אני אתכלל אותה לדבר אחד. אנחנו כבר עושים אופרציה כזאת גדולה, אתה הולך ותוחם מקום, אנחנו הולכים ומסתמכים על בדיקות, ועל אישורים, ועל סיפורים ועל עניינים, אנחנו הולכים לשים שרוולים בכניסות לעיר, אנחנו הולכים לעשות שטח צבאי סגור זה לאו דווקא חוץ-לארץ, זה שטח צבאי סגור אם אנחנו עושים את כל זה, לגרום לכך שבתוך העיר עצמה יהיו מלחמות היהודים על הפרנסה ועל הדברים הללו - - - התייחסתי לזה קודם,

ברור - - - אני עכשיו נותן לך שיעורי בית. אם התייחסת, אני לא מבקש כרגע את התייחסותך, רק בתור הנציג הבכיר האפידמיולוגי, לא המשפטי. למשפטי נמצאת פה הגברת. בתור הנציג האפידמיולוגי הבכיר כרגע, כמו שאמרתי לסגן השר בחלק הראשון בסעיף הקודם, אני אומר לך בסעיף הזה, אני מבקש: תשבו ותנסו להגיע למשהו שנותן תשובה לעניין הזה, ויכול להיות שהתשובה לא תהיה מלאה אוטומטית על הכול, אבל לפחות חלקים גדולים ודברים שהם אקוויוולנטיים לחלוטין למה שיהיה בבית המלון עצמו. אני לא מצליח להבין למה כינוס בבית מלון אי-אפשר יהיה לעשות או כינוס במקום אחר, שהוא כינוס אפילו בלי אוכל, אם אפשר, או דברים מהסוג הזה, וודאי וודאי גם דברים אחרים.

הופעה, תרבות או כל דבר שהוא. ולכן, מה שאני מבקש, שתנצלו את חצי היום הזה של היום. אני אגיד לכם מה התכנון שלי,

הכול זה בעזרת השם. מחר נעשה דיון נוסף ב-09:00, שבו ניכנס להקראה. אני מציע, תבואו יותר מבושלים כדי שנוכל לטוס עם זה, ללכת עם זה מהר, מתוך תקווה שנסיים את זה מחר, או לכל המאוחר ביום רביעי בבוקר, ונוכל להביא את זה למליאה עוד השבוע הזה. לצורך זה אתם צריכים מה שנקרא "לבשל" את העניין הזה קצת יותר בשיקול דעתכם, ביחד כמובן עם ראשי הערים, כי יש פה עוד דבר שבולט פה מאוד, ראשי הערים לוקחים על עצמם פה עול גדול. למרות שראש העיר, בכל הטענות שהיו לו ואמר בתחילת הבוקר,

אבל כנראה לא היה נעים לו להסתכל על חברי הממשלה.

אני לוקח על עצמי, יש לי גב רחב - - - מתוך אהבה והערכה. יש לי כתפיים רחבות, בדיוק בשביל אהבה, בדיוק בשביל החלק הזה. אני לוקח את זה ובכיף, ואתה יודע כמה אני מעריך אותך. מי שניהל עירייה כמו שאתה ניהלת יכול להבין - - - לא. אל תחזיר לי, יגידו שזה מתוכנן.

אני מציע למשרד הבריאות ראש העיר עוד כאן היום, ראש המועצה נמצא כאן, אחרים נמצאים שבו, תנסו לבשל,

למשהו טיפה יותר מאוזן. גם אם מה שאמר נציג משרד המשפטים, שנתנו לו להתבטא עד הסוף, זה עדיין חוקתי, אבל זה עדיין לא - - - אבל זה לא הגיוני. איך לקחת לי את המילים? הדבר השלישי והאחרון, הוועדה הזאת דיברה על זה כמה וכמה פעמים. המונח הזה של בדיקה ב-48 שעות היא מונח שצריך לדעת להשתמש בו גם במקרים אחרים, לא משהו גורף, לא משהו שיכול לאפשר עכשיו אירוע המוני של 30,000 איש באצטדיון, בגלל שכולם עברו בדיקה. ככה נחזיר את עולם התרבות. משרד הבריאות, אני יודע שאתם עסוקים במיליון דברים, להביא בדיקות ורכש ושפעת והכול והחקירות האפידמיולוגיות, יש לכם כלי שנקרא "בדיקות" ויש כלי שבהגדרות אצלם נקרא "אישור החלמה", ואישור ההחלמה הזה הוא דבר אינדיבידואלי. הוא לא דבר שנותן לך, כמו שאמרו קודם, לפתוח עסק, כי אני בעל הבית של העסק. אני רוצה שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי בחקיקה, לא רק לזה, שלממשלה תהיה אפשרות להשתמש בזה גם לדברים אחרים כרצונה, כהחלטתה, שאנחנו נבחן אותה. אבל שוב, גם הדבר הזה הוא כלי עבודה.

תצאו רגע מהקופסה של היום-יום ודיוני הקבינט הבלתי נגמרים. יש לכם כלים. מדובר על יותר מ-300,000 איש שיש להם אישורים רשמיים כאלה, יש עוד סרולוגים שמסתובבים, ולצערי, אני לא יודע למה, הפסיקו את הסקרים הסרולוגיים,

הפסיקו. עוד יותר טוב. יש לכם רשימה לדעתי של עוד כמה עשרות אלפים. אתה יודע מה פירוש כשישבנו פה והתלבטנו על פתיחה של מקומות עבודה ללא קבלת קהל? ודאי שהמספרים גם היו אחרת, אם אנחנו יודעים שיש מתוכם עשרות אלפים שנמצאים תחת אישור החלמה או בדיקות כאלה ואחרות. לכן מה שאני מבקש, אנחנו נותנים לכם עוד חצי יום, כמו שאמרנו קודם, לבקש את שלושת הדברים החשובים. לגבי הנקודה האחרונה, אני לא בטוח שזה דווקא לחוק הזה. זו שאלה חשובה וגדולה, אני רק לא בטוח - - - אני לא הולך לפתוח את חוק הסמכויות בכל פעם מחדש. אם תמצאו לנכון, אני מציע גם להתייעץ עם משפטנים, לתת שוב.

תקשיבו, אתם שכחתם, לחוק הזה קוראים "חוק הסמכויות". ואם הוא חוק הסמכויות, הוא החוק שנותן לכם את הסמכות. ההחלטה היא בסוף שלכם עם בקרה שלנו כזאת או אחרת, עם דגש על אחרת. לכן מה שאני אומר: תקדישו את חצי היום הזה,

שוב לפתרון שהוצע פה על ידי רוב החברים, שתהיה אפשרות גם לערים אחרות אם הן יעמדו בקריטריונים והממשלה תוכל לקבל החלטה על זה,

לעשות את האיזון הזה, שלא יכול להיות שרק המלונאות תיפתח באותם מקומות שהפכו להיות איים, דבר שלישי, ההגדרה הזאת של בדיקות, מה התוקף שלהן, לגבי מה, או אפשרות להשתמש בהן לדברים אחרים, כמו שעושים היום למשל בטיסות מחוץ-לארץ, ואישור המחלים, להפוך אותו למשהו שוב, לפי ההחלטות שלכם שיש לו מעמד.

זה אישור מחלים, ואתם כל הזמן מספרים על ניהול סיכונים, וברור שאין הבטחה מאף אחד שמי שהיה לו פעם נגיף, הוא לא יחזור אליו, אבל האחוז הוא פרומיל מאשר כל אחוז אחר של סיכון. שלושת הדברים האלה. מחר בבוקר אנחנו נתכנס ונתחיל בהקראה. אני רוצה לרוץ עם ההקראה הזאת. לדבר השלישי אני לא מבטיח שמחר בבוקר אני אבוא עם מדיניות סדורה. בשניים הראשונים נעשה משהו. אל תבטיח, אבל אני מבטיח לך שאני הולך לשאול אותך את זה. תפתחו לנו את המסעדות והאטרקציות. דיברנו על זה. איתן יצחק, סגן ראש רח"ל. כן, בבקשה. אני מתנצל שאני בסוף, אחרי שאתה מסכם, אבל בכל זאת מספר משפטים.

רשות חירום לאומית קיימה בשבוע שעבר דיון על הנושא הזה עם ראשי הרשויות, עם כל המשרדים, גם עם הגופים האופרטיביים, משטרת ישראל ופיקוד העורף. אני חושב שהצלחנו לפתח מנגנון ישים, ובתנאי כמובן שאתם תאשרו אותו. רק דבר אחד חשוב, בסעיפים בהחלטה אנחנו רוצים ככל שניתן שהאחריות תהיה אצל ראשי הרשויות. כרגע אילת והרשויות של המועצה האזורית תמר עם המלונות, אבל גם בהמשך צריך לראות שההחלטה היא כולה - - - של ראש העיר.

גם הבריאותי, גם הכלכלי והחברתי, הוא מכיר את האתגרים, מכיר את המצב, יש לו את שיתוף הפעולה הכי טוב עם המשטרה ועם פיקוד העורף, עם הגורמים הרפואיים, וגם הוא יכול לעשות בקרה ומעקב, ואפשר לתקן אם יש פערים שעולים.

ככל שנבנה עוד מנגנונים, לפי הצעת החוק, לייצר משהו מעל, בעינינו היא פחות טובה, ולכן המלצתנו להעביר הכול לשם. תודה רבה. מה שאני אבקש במהלך הדיון שימשיך מחר, באותם סעיפים רלוונטיים אני מבקש שתבקש את רשות הדיבור ותציע את השינויים שאתה מציע, למרות שאני עדיין רואה ברח"ל גוף שכן צריך לקחת אחריות ביחד עם ראשי הרשויות - - צריך לתת לו. - - ולא לברוח מזה. נדבר על זה מחר, בדיון הבא.

אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:23.